אני מבקש להודות עוד לפני שאנחנו מתחילים, למפקדי הארגונים, ראשי הארגונים שהגיעו לכאן, למפכ"ל קובי שבתאי, לנציבת שירות בתי הסוהר קטי פרי ולנציב כבאות ארצי, אייל כספי. אנחנו נמצאים בימים האלה בעיצומה של תקופה מאוד מיוחדת. אני מניח שכל מי שחי במדינת ישראל ורואה את מה שקורה בתקופה האחרונה גם בתחומי הקמת ממשלה, חקיקה, מבין שאנחנו באמת בתקופה מאוד מיוחדת. לא היו לנו תקופות דומות לזה בעבר. יחד עם זה אנחנו נמצאים גם בתקופה מאוד מאתגרת. נושא המשילות והביטחון האישי עומדים מזה תקופה מאוד ארוכה על ראש סדר העדיפויות שלנו לא רק בהתעסקות של הוועדה שלי אלא באמת בהיבט הלאומי כולו. החודשים הקרובים לפחות כמו שאנחנו מתרגמים את זה, טומנים בחובם פוטנציאל לאירועי פח"ע קיצוניים שכולנו מקווים שלא נזדקק להם, אבל צריך לזכור שהמוטיבציה לפיגוע תמיד קיימת והמוטיבציה של קיצוניים תמיד קיימת, והחוכמה שלנו היא מצד אחד למנוע אותם ומצד שני להתכונן אליהם. בחודשיים הקרובים אנחנו הולכים לחוות מספר אירועים שאמורים להיות חגיגיים. כולם חגים. הרמדאן הוא חג והוא נמשך החל מה-22 במרץ ועד ה-24 באפריל, סוף העיד אל פיטר. חופשת הפסח שבתוכה יש גם את חג הפסח, מה-28 במרץ עד ה-16 באפריל. בהמשך יש לנו את יום העצמאות, ה-25, 26 באפריל, יום העצמאות ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, וטיפה בהמשך באמצע מאי יש לנו את יום ירושלים עם כל המאפיינים שלו, תקופה שיש בה פוטנציאל נפיצות מאוד גדול. אנחנו החלטנו בוועדה לביטחון לאומי לוודא שאנחנו באמת מוכנים לזה, לתקופה הקרובה. אני קיימתי אתמול דיון חסוי, מסווג, תקראו לזה איך שאתם רוצים בנוכחות אנשי המודיעין של כל הארגונים. אני חייב לומר לכם כפתיחה, לכל שלושת הבכירים ואנשיהם פה, חברים, הצלחתם להרגיע אותי ואני לא בן אדם רגוע בדרך כלל בכל מה שנוגע לביטחון, אבל בסקירות שקיבלתי אתמול מכל הגורמים שהיו, כולל שב"כ וצה"ל שאינם פה כרגע, נתנו לי להבין שאנחנו מבינים את גודל האירוע שאנחנו עומדים בפניו, את הפוטנציאל שלו. יותר מהכול שמחתי לשמוע ולראות את שיתוף הפעולה בין הגורמים כולם, מה שאני לא מכיר מן העבר, ומי שמכיר אותי יודע שהייתי שותף לכמה דברים כאלה מתוקף תפקידיי הקודמים. מאוד שמחתי לראות את זה. זה בהחלט נתן לי תחושה שאנחנו נמצאים במקום שבו הייתי באמת רוצה להיות. יש לדיון הזה שלוש מטרות שלשמן התכנסנו:

היא באמת לוודא שאנחנו מוכנים לתקופה הקרובה הזאת על בסיס הלקחים שהיו לנו. אתם צברתם אותם. אתם הרבה יותר מנוסים מאיתנו ונשמח לשמוע את הלקחים שצברנו ואיך אנחנו מיישמים אותם בתקופה הקרובה, ואם יש פערים שאתם רוצים שהוועדה תתערב לטובת העניין, נא להציג אותם. לוועדה שלנו אין כסף אבל יש כוח וצריך לראות שאנחנו מנצלים את זה ביחד. גם ראשי הארגונים וגם אנחנו בוועדה נשמח לעמוד לרשותכם כדי לוודא שאתם מוכנים לבצע את המשימות שאנחנו מטילים עליכם. זה משהו שמאוד ברור, ואם יש לכם המלצות כלשהן שכדאי שנתמקד בהן לעתיד, אז גם את זה לא להתבייש, כי גם בזה אין לנו מונופול על השכל ובטח לא על הניסיון. המטרה השנייה שלנו היא באמצעות הדיון הזה לגרום לכל מי שצופה בנו, ולא צופים בנו רק משתפי פעולה, יש גם אחרים שצופים בנו. לגרום להם להבין שיש פה אלמנט של הרתעה, שיש פה אלמנט של מניעה וכדאי שידעו שאנחנו באמת מתכוננים ואנחנו משדרים מוכנות. המטרה השלישית והיא תמיד תעמוד בכל אחד מהדיונים שאני אערוך, זה לתת לתושבי מדינת ישראל את תחושת הביטחון שאכן יש פה גורמים שדואגים לביטחונם ועושים הכול כדי שיוכלו לבלות את החגים האלה בדרך שבה צריך לסיים אותם. אנחנו נפתח בסקירה של הארגונים. כל ארגון יקבל את הזמן המתאים לו, הדרוש לו. אנחנו לא נקציב אתכם בזמן. הטרחתם את עצמכם להגיע לכאן ואנחנו נכבד את זה. חשוב לנו לשמוע אתכם. בסוף ההצגות חברי הכנסת שאני מקווה שיצטרפו אלינו, ישאלו שאלות הבהרה או כל שאלה שהיא, ואחרי זה אנחנו נעשה דיון נוסף על כל מה ששמענו כאן וננסה לגבש ביחד המלצות לעתיד. מה שאני מבקש מכל הנוכחים, לא מאלה עם המדים כי עליכם אני יודע איך אתם הולכים להתנהל, אבל מכל האחרים, בואו נכבד את הנוכחים, בואו נכבד את עצמנו ונעשה את הדברים לא בשביל המצלמה אלא בשביל התכלית. אנחנו נסיים קצת לפני 11:00 ברשותכם מכובדיי, כי ב-11:00 אני אמור לשאת את נאום הבכורה שלי והמשפחה שלי מגיעה לכאן. עם כל הכבוד, הם הדבר החשוב שלי. אדוני המפכ"ל, הבמה שלך. בוקר טוב לכולם, מכובדיי כולם, אני אתחיל ואפתח בזה שכרגע אנחנו מדברים על תקופת הרמדאן. משטרת ישראל מתמקדת בארבעה מאמצים עיקריים. יש לנו קודם כל את המאמץ העיקרי בתחום הפח"ע, בתחום פיגועי הטרור שבו אנחנו פרוסים ומתוחים, אם זה בפעילות שגרה בט"שית ואם זה בפעילות ממוקדת ביחד עם הארגונים השותפים, עם השב"כ ועם צה"ל. זה תחום שגובה מאיתנו לא מעט משאבים. התחום השני זה הסדר הציבורי, ובתחום הסדר הציבורי אני מניח שאתם נחשפים

היום-יומית ובעיקר בסופי שבוע שכל משטרת ישראל על הרגליים בנושא של המחאות על מנת לאפשר את חופש המחאה ולהגן על אזרחי מדינת ישראל באשר הם, אבל אנחנו פרוסים במאות אירועים בו-זמנית עם הסד"כים המצומצמים שעומדים לרשותנו. התחום השלישי שזה העיסוק המרכזי של המשטרה ואנחנו נחשפנו רק אתמול לעוד איזה רצח נתעב באשדוד, זה התחום הפלילי שגם בו משטרת ישראל, אם זה בפעילות שגרה ואם זה בפעילות יזומה התקפית, ויש לנו לא מעט כזאת בכל רחבי הארץ בכל הגזרות השונות, וזה גם כן תחום, מאמץ נוסף שאנחנו עוסקים בו. התחום האחרון הוא תחום כואב, זה תאונות הדרכים שגם שם מנסים עד כמה שניתן לצמצם ולהיות נוכחים במקומות שאנחנו יכולים להשפיע, אז כמו שציינתי יש פה ארבעה מאמצים שבהם אנחנו מרכזים מאמץ: בתחום הפח"ע, הסדר הציבורי, תחום הפעילות הפלילית ובתאונות הדרכים. אנחנו מאותגרים ברמה המשטרתית בגלל ריבוי הזירות. זמני התגובה שלנו קצרים בכל האירועים האלה. בכל אירוע כזה הרי מצפים מאיתנו שנהיה בכל מקום עוד לפני שהאירוע מגיע, ועם הפריסה והמתיחה שלנו אנחנו כרגע נמצאים בקושי רב לתת את המענה בסטנדרטים ובקריטריונים שאנחנו חושבים שאזרחי מדינת ישראל זכאים לקבל אותם. הגמישות המבצעית, הוורסטיליות של משטרת ישראל כרגע לעבור מכל ארבעת עולמות התוכן האלה באים לידי ביטוי כרגע בשחיקה מאוד מאוד קשה של השוטרים המעטים שיש לנו. רק לסבר את האוזן, ירושלים עם כל המסה שיש לנו בתקופת הרמדאן, 500 שוטרים חסרים בירושלים היום. אנשים מצפים לקבל תמורה בעד עמלם והסיכון שהם מקבלים. אני מאוד מקווה שהממשלה והשר יובילו את המהלכים וכן יהיה פה צדק למען שלומם וביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, שהשוטרים יקבלו את השכר ההולם ונוכל לגייס כוח אדם איכותי לטובת שירות לציבור. לגבי הרמדאן עצמו, הרמדאן הוא מורכב. הוא מורכב כי יש לנו הצטלבות של חגים גם של המוסלמים שזה במשך חודש שלם. במקביל יש לנו את חג הפסח ובמקביל יש את חג הפסחא של הנוצרים. אנחנו עושים כל שביכולתנו על מנת לאפשר את חופש הפולחן לכל הדתות. אנחנו בתקופה מתוחה, מתוחה ביטחונית, מתוחה בנושא של אירועי סדר ביטחוני. אני לא אכנס פה עכשיו לכל הרזולוציות, הכול בהתאם לשאלות שלכם, אבל אם אנחנו מדברים כרגע, דיברת אדוני יושב-ראש הוועדה על הנושא של הלקחים מרמדאן קודם, אז נתחיל בסוגיית התאום הבין-ארגוני שאנחנו בפאזה אחרת היום. כל ראשי הארגונים שנמצאים פה, בשיח השוטף יום-יום, בחפ"קים המשותפים ובהתנהלות שיש לנו. התחום השני זה ההכנות המבצעיות של משטרת ישראל, ופה אחר כך ראש אג"מ תוכל לפרט מה אנחנו עושים לקראת הרמדאן מבחינת הכנת הכוחות,

עם המגבלות של הדיון הפומבי הזה. התחום השלישי זה ההכשרות והאימונים שאנחנו עושים לשוטרי משטרת ישראל לקראת האירוע. יש גיוס של פלוגות מג"ב מילואים על מנת לעבות את המערכים, ויש את הסוגיה של המאמץ האזרחי שפה ידבר על זה מפקד מחוז ירושלים, על תיאום בין הרשות המקומית, הסוחרים, ההקלות לאוכלוסייה על מנת לאפשר להם להרגיש את החג. כל התחומים האלה זה סוג של ראשי פרקים של הניתוח של מה שאנחנו עושים. אני מאחל לכל הדתות באשר הן, למוסלמים,

לנוצרים, שנוכל לאפשר לכולם לחגוג את החגים בבטחה ושכל אחד ייהנה מהחג שלו כמו שצריך. תודה ובוקר טוב. כמו שאמר המפכ"ל, אנחנו בעצם מאז מאי 2021 עסוקים ביישום הלקחים מהמאורעות שהיו אז. חלק גדול מהן יושם כבר ברמדאן הקודם של 2022, ובעצם עכשיו אנחנו מגיעים מבחינתנו הרבה יותר מוכנים, מאורגנים, מצוידים, מאומנים וגם מתורגלים, כשגולת הכותרת של התרגול מבחינתנו זה בשבוע הבא, תרגיל כלל ארצי שיימשך שבוע ימים שבסופו, השיא שלו בעצם זה הקפצה של כל המפקדות המשימתיות, שבע במספר, באופן מלא לבדיקת ולווידוא המוכנות שלנו בכל התחומים, גם של האמצעים, גם של התחמושת, גם של היכולות וכו'. יש עבודות מטה שמתנהלות בכל הרמות מהרמה הארצית בהנחיה שלנו דרך המחוזות, המרחבים והתחנות. כולם בעצם מתכוננים גם לנושא של הפרות סדר וגם למצבים שהם יותר אלימים. אנחנו מיפינו את כל המוקדים שאפשר לחזות שבהם עלולה להיות הפרת סדר. את סדרי הגודל שצפויים אם אכן הדבר זה יתרחש לקרות. כל נקודת חיכוך, הוכן לה תיק שטח ואנחנו בסך הכול במקום הזה מאוד ערוכים ומאוד מוכנים ביחס לשנים הקודמות או לשנת 2021. אני אומרת ביחס ל.. מפני שאנחנו לא ברמת מוכנות אופטימלית. כדי להגיע לשם כפי שנאמר וידוע, חסרים לנו עוד הרבה מאוד שוטרים. יש שורה ארוכה מאוד של לקחים גם משנה שעברה. העובדה שאנחנו צריכים ליישם לקחים ongoing בתוך החודש הזה ובפועל לממש אותם, הנושא של שיתופי פעולה שנאמר פה,

הנושא של ההכנות המנטליות שאנחנו עושים לשוטרים. במידה ואנחנו נקבל חיילים,

על עבודה בתווך המאוד שברירי ורגיש הזה, ועוד ועוד נושאים שאנחנו נדרשנו להם. השורה היא מאוד ארוכה. אם תהיינה שאלות, אנחנו נשמח לענות. אני אשמח אם אפשר יהיה להתמקד בכמה משפטים בערים המעורבות ועל הבדואים בנגב. אוקיי, אז בעצם לכל מחוז יש כוח זמין ביד של פלוס-מינוס 500 אנשים שערוך לנקודות שבהן עלולה להיות הפרת סדר שהיא יותר אלימה. גם למחוז הדרומי יש כוח מאוד גדול, מאומן ומתורגל, הולך להיות מתורגל שוב בשבוע הקרוב והנוכחות היא די גדולה. היא לא מספיק גדולה. אם אנחנו הולכים לחזות את מה שהולך לקרות כבערך פי שלוש ממה שהיה אז, זאת בערך ההערכה שלנו, אז יהיה לנו מענה לרוב האירועים, לא לכולם, למשהו כמו 80%. הבנתי אתמול מהדיון המקדים שעשיתי עם הצבא שיש גם פלוגות כוננות של הצבא שיעמדו לרשותכם. יש עבודה שמתנהלת כרגע. הפלוגות האלה עדיין לא מוכנות. אנחנו בעבודה מאוד מאומצת כדי לייצר כוח נוסף תחת פיקודה של המשטרה עם אמצעים של המשטרה ועם שיטות עבודה של המשטרה כמובן, עבודה בתווך אזרחי שדורש הרבה מאוד התאמות ולכן העבודה לוקחת טיפה זמן. לא הגיוני מאוד שכבר ברמדאן הקרוב כל הפלוגות האלה תהיינה מוכנות, אולי רק חלק מהן. אם אני מסכם את סוגיית הערים המעורבות, אנחנו במצב יותר טוב ממה שהיינו ב"שומר חומות" מבחינת הכוחות, האמצעים, התרגול, הפוש שיש לנו. אנחנו עדיין לא מקום שאנחנו צריכים להיות. אנחנו רחוקים מהסד"כים שצריכים להיות באותן ערים. אנחנו רחוקים מהאמצעים שצריכים להיות על מנת להכיל את האירועים האלה. יש עוד דברים נוספים שהתחלנו עם safe city בחלק מהערים וצריך להשלים את התהליך הזה. צריך להרחיב אותו לערים הנוספות. זה סוג של סנסורים שעשויים לסייע לנו לחזות את האירוע ולהתחיל לטפל בו מבעוד מועד. אנחנו יותר חזקים. אנחנו לא במקום שאנחנו צריכים להיות. סליחה, רק הבהרה בנקודה. מה מעכב את ההשלמה של המצלמות של ה-safe city? יש לכם רשימה של ערים,

זה הפריוריטי שלנו? קודם כל התהליך התחיל. אנחנו עדיין לא נמצאים במקום שאנחנו צריכים להגיע. גם נושא תקציב כי זה תוקצב ברמה חלקית. זה לא תוקצב עכשיו ברמה מלאה של safe city עם כל החיישנים שאנחנו צריכים. יש מצלמות, יש חיבור למוקד. יש עוד כמה אלמנטים, אני לא אכנס פה. צריך סיוע תקציבי עכשיו, מחר בבוקר שאנחנו יכולים לדאוג לו, שחסר כדי להשלים בערים שכבר התחלתם? רוב הערים העבודה כמעט הושלמה. אני אומר עוד פעם, זה לא כל המרכיבים שאנחנו רוצים שיהיו. לדוגמה, רחפנים אוטונומיים שיודעים להגיע לזירות בהתאם לסנסורים שיעבדו על בסיס רעשי ירי או דברים כאלה,

אנחנו היום עם מערך מצלמות שיודע לתת לך אינדיקציה. מה הפער, חצי מיליארד, מיליארד? אנחנו בדיונים פשוט. אני שואל את זה לא סתם. אם אנחנו מדברים על הערים, כרגע אני מניח,

אני לא רוצה להיכנס לתחומים שאני אתן תשובה לא אחראית. מדובר פה במאות מיליונים. השאלה ששואל חבר הכנסת עמית הלוי היא שאלה נכונה מאוד. זה חלק מהדברים שאמרנו שנתמקד בהם בסוף בהמלצות שלנו, ללכת ולדאוג במשרדי הממשלה גם אם יש מקומות שאפשר לזרז עכשיו העברות תקציבים כי זה חיי אדם, אז אנחנו נעשה את המאמץ הזה. הבעיה העיקרית שלנו זה לא המצלמות ולא הטכנולוגיה. הבעיה העיקרית שלנו זה כוח אדם. אין שוטרים מספיק במקומות האלה. באירוע "שומר חומות" נתפסנו במערומינו עם כמות השוטרים שהיו. המצב שלנו השתפר ממש בקמצוץ בחלק . על מנת לספק ביטחון לאזרחי מדינת ישראל אנחנו צריכים הרבה יותר שוטרים ברחובות. מפקד המחוז. בוקר טוב לכולם, אני אתייחס למחוז ירושלים, הזירה המרכזית. כפי שברור לכולם, אנחנו בעבודת מטה סדורה, מאוד מוקפדת שמתקיימת בשילוב כלל גורמי הביטחון. ציינת את האירועים בציר הזמן, אז נכון לומר שהחפיפה מתקיימת כבר לקראת יום שישי השלישי בערב החג, ולאחר מכן חג הפסחא, "שבת האור" שזה האירוע המרכזי ב-15 באפריל. גם זה אירוע מאתגר בהיבטים שונים. הפעילות כאמור בשת"פ ולמעשה ההיערכות מתקיימת לאורך כל השנה כשאנחנו מייצבים את הקרקע בטיפול במסיתים אל מול חיזוק מרסנים לחלק מהעבודה שמתקיימת לאורך כל השנה. היא מתקיימת על ידי מערך קהילתי מאוד נרחב ובהתאם גם פעילות התקפית אל מול כל הגורמים המסיתים. ניתן לומר שלצד אתגרי הפח"ע בהפס"ד (הפרות סדר) בזירות השונות אנחנו מצליחים לשמר את הר הבית מחוץ למעגל האלימות וזו מטרה חשובה מאוד, ואני חושב שההישגים הם גם טובים. גם בהר אנחנו נדרשים לפעילות נקודתית שמבוצעת לעיתים מידי שישי. זה יכול להיות ברמה של הסתה מקומית עד לאירוע גדול יותר, אבל הר הבית כרגע מחוץ למעגל ולשם אנחנו מכוונים. אני יכול לומר שאנחנו ניגשים לרמדאן מורכב כמובן מבחינת האיומים ואנחנו ערוכים בהתאם. כפי שציין המפכ"ל, לצד מזרח העיר נידרש גם למערב העיר ככל שיהיו מחאות. כמובן שחופש הפולחן הוא במרכז ההיערכות תוך שמירה על ביטחון הציבור, הסדר הציבורי ומרקם החיים, ובאתגרים שאנחנו מובילים כמובן ונדרשים אליהם זה הפח"ע,

כל נושא ההסתה, היבטי התודעה שהשקענו שם לא מעט, המענה המבצעי כמובן וכוח האדם שבו הוא נדרש גם בשימור, גם בהכנה מנטלית וגם בהכנה מבצעית. כמובן שאנחנו בפעילות מקדימה משמעותית שמתייחסת גם לטיפול במסיתים, בכל הפרות הסדר באותם יעדים שיש בהם פוטנציאל להפר את הסדר, וההיערכות היא גובשה, היערכות מבצעית נרחבת. כמובן שיש תוכנית לניתוב קהל כי בסופו של דבר יגיעו המוסלמים, היהודים,

כל אחד ליעדו באותה העיר העתיקה ואנחנו נדרשים לנתב את האנשים בהתאם למחוז חפצם וכך אנחנו פועלים. זה כמובן נוגע גם בהיבטי בטיחות, עומסי קהל, אבל זה משהו שאנחנו מקיימים מידי שנה וזה נותן את המענה. מערך התודעה גובש בצורה טובה ובהובלת המשטרה, בשילוב גורמי הביטחון ומשרד החוץ. חמ"ל תודעה נמצא אצלנו במשטרה. יש תוכנית קהילתית סדורה שגובשה בסיוע העירייה וגם אותם גורמים מרסנים רלוונטיים. זה מפעילות תרבותית, פעילות דתית, סוחרים על מנת לאפשר את חוויית החג, ואני חושב שב-2022 הצלחנו לייצר את הנרטיב, פעם אחת שאפשר גם אחרת, פעם אחת שאפשר לחוות את חוויית החג אבל כן טיפלנו באופן ממוקד באותם מפרי הסדר. הגענו למעצרים נרחבים,

גם עשינו פעילות התקפית אל מול אותם אנשים, אבל בסוף הציבור הרחב הבין שמי שרוצה לחוות את החג, יכול לחוות אותו. מי שמתבלבל, יהיה לו קצת יותר קשה ואנחנו עושים את זה בצורה סדורה. בסוף אנחנו יודעים על חמישה צירים עיקריים: הציר המבצעי כמובן, החקירתי והמודיעיני, הציר התודעתי, הקהילתי וכוח האדם. יכול לומר שב-2022 ציינתי את הפעילות שבוצעה ובסופו של דבר הנרטיב היה חופש הפולחן בצורה מאוד מותאמת. אני יכול לומר שאנחנו ערוכים ומוכנים, אבל לצד מזרח העיר כנראה שנידרש גם למערב העיר וכמובן לאירועי השגרה, כל קריאות המוקד, פעילות הפשיעה האחרת מול ריבוי זירות לצד כוח אדם חסר.

אני רוצה לחדד את הסוגיה התודעתית. הרי יש פה לא מעט גורמים שיש להם אינטרנט להתסיס את השטח ולהראות שהאירועים שמדינת ישראל מפרה את פולחן הדת. נתקלנו בזה לאורך שנים. שנה שעברה הצלחנו לבלום את זה כי אנחנו משדרים באונליין מההר. כשמדברים על מצב של הפרות סדר המוניות בהר ואתה מראה תמונה מתוך ההר שכולם מגיעים בצורה שלווה, זה עושה את שלו. גם החיבור של משרד החוץ פה הוא קריטי מבחינת התודעה הבין-לאומית לגבי אירועים. זה לא שלא יהיו אירועים חריגים אבל הם מינוריים, ואם אנחנו יודעים לטפל בהם כירורגית באותה נקודה, אתה יכול להמשיך לתת לאותם עשרות אלפי מתפללים לקיים את פולחן הדת בלי הפרעה. אני אומר עוד פעם, הנושא של התודעה פה הוא לא פחות חשוב מכל הכלים המבצעיים שאנחנו שמים על השולחן. זה עשה עבודה נהדרת ב-2022.

אני אומר עוד פעם, גם פה יש מקום לשיפור אצלנו ברמת הניטור של המסיתים ברשתות. במקביל לניטור יש את הקטע של השידור על מנת שאתה מראה תמונה חיה מהשטח, אני חושב שזה גם ייתן לנו איזה שיווק של תמונה אמיתית של מה שקורה שם מבחינת פולחן הדת. תודה רבה למשטרת ישראל. כן, בבקשה עמית. הזכרת פה מודיעין. שתי שאלות, שאלה ראשונה, בלי להיכנס לפרטים, האם תמונת המודיעין, האם יש לכם - - - ? עמית, קיימנו על זה אתמול דיון מסווג והבעתי את שביעות רצוני עד כדי כך שהם אפילו הרגיעו אותי, ואתה מכיר אותי, אני לא מהרגועים. לא רגוע אוטומטית. שאלה שנייה, יש לנו חודש וחצי לפני הרמדאן. מה התוכנית שלכם בחודש וחצי האלו ליצירת אפקטים מצננים? האם כל מי שעכשיו בחודש וחצי האלו - - - חודש. אוקיי. נראה לי שאם תהיה התייחסות מאוד מחמירה דווקא בשלב המקדים לכל התבטאות פרו-רמדאן, התבטאות שלילית כמובן, התבטאות אנטי-ישראלית או כזאת או אחרת, בין אם היא באה ממקום דתי, בין אם היא באה ממקום אחר, יהיה לזה משמעות. כמו שאתה אמרת בלייב, אבל עוד הרבה לפני הלייב. אם עכשיו בחודש הזה תהיה תגובה מאוד חריפה של משטרת ישראל ושל המחוז על כל פיפס שמעיד על איזושהי התארגנות, אז יהיה לזה משמעות מאוד רצינית אחר כך. מצב מקדים. ברור לכולם שמשטרת ישראל לא מחכה רק לחודש הרמדאן. כמפקד המחוז אני מידי שבוע מבצע פעילות והערכות מצב אל מול כל ידיעה מודיעינית. מבוצעים מעצרים בפעילויות כאלה ואחרות. זה מתקיים באופן שגרתי כי לא רק חודש הרמדאן מאתגר אותנו. יש את כל השנה. לקראת חודש הרמדאן אנחנו מרכזים את כל הנתונים הפוטנציאליים להובלה של הסתה, להובלה של פעילות אלימה ומטפלים בהם גם אם באופן מרוכז, אבל הפעילות ההרתעתית, המעצרים לא מחכים לחודש הרמדאן, הם מתקיימים מידי שבוע אל מול ידיעות מודיעיניות. יש פעילות נרחבת לאורך כל השנה. גם השנה טיפלנו במסיתים, שם אנחנו נדרשים לאישורי פרקליטות אבל אנחנו מטפלים בהם ולא מחכים לרמדאן. נפגעים עם השייח'ים, עם המוכתרים, מפגשים שמבהירים בדיוק את גבולות הגזרה לפני כן? במחוז ירושלים יש מערך שנקרא יחידות המש"ק, מרכזי שיטור קהילתיים, חמישה מוקדים, חמישה כפרים. זה יחידות שתכליתן לבצע הידברות שמרימה את אותם מרסנים ומטפלת במסיתים. השיח תמיד קיים אל מול גורם רלוונטי, אם בהיבט של הפרגון ואם בהיבט של הטיפול, ואתה מבין את זה.

אני רוצה לנגוע בסוגיה אחת שהיא משמעותית כרגע ואנחנו חווים אותה בתקופה האחרונה, זאת סוגיית ההסתה ברשתות. שלושת הפיגועים האחרונים, ילדים בני 13 וחצי ו-14 שיצאו לבצע פיגועים, זה אנשים שפשוט היו מוזנים מהסתה ברשת. בהחלטת השר לביטחון לאומי הוקם צוות כרגע שהצוות הזה מוגדר כצוות הסתה. הצוות הזה כולל את אנשי המשטרה, כולל אנשי שב"כ, כולל שילוב של צה"ל וכולל את אנשי הפרקליטות. הבשורה בסוגיה של ההסתה זה לא שעכשיו משטרת ישראל צריכה להגיש פנייה לפרקליטות, עד שאנחנו מקבלים את האישור ועד שאנחנו חוזרים ועד שמתחילים. הצוות הזה יושב סביב שולחן אחד וברגע שיש הסתה ברשת, באופן מיידי אנחנו נדע לתת לזה את המענה המשפטי. לגבי טיפול באירועים, אני מדגיש, אנחנו נעבוד במצב כירורגי. כמו שאמרתי, אנחנו רוצים לאפשר פה את פולחן הדת לכל עשרות האלפים שירצו לעלות להר. ברגע שיהיה לנו מידע מודיעיני ממוקד או שאנחנו מזהים מסיתים נקודתיים שעשויים להשפיע על האווירה, נדע לטפל בהם באופן ממוקד מבלי לפגוע בכל אותם מאמינים שרוצים להגיע. תודה רבה למשטרת ישראל. נעבור לשירות בתי הסוהר, נציבת השירות, קטי פרי, בבקשה. בוקר טוב לכולם, אני אתן סקירה על ההיערכות של שירות בתי הסוהר לקראת הרמדאן. גם בשירות בתי הסוהר אנחנו בעצם החודשים האחרונים עוסקים בהיערכות לקראת הרמדאן. אנחנו מתרכזים במספר מאמצים. אתמול בישיבה החסויה ניתנה סקירה על המאמצים המודיעיניים ולכן אני לא אפרט אותם כאן, אבל אני אגיד שיש מאמצים מבצעיים לצד מאמצים מודיעיניים לייצר את תמונת המצב בבתי הכלא. בבתי הכלא במדינת ישראל יש סדר גודל של 4,700 אסירים ביטחוניים בשישה בתי סוהר. בשנה החולפת אנחנו מתמודדים עם אתגר כליאתי שהוא בהכרח גם נוגע ופוגש באופן ישיר את ההיערכות שלנו לרמדאן. בעצם המאמצים שלנו מתרכזים גם איך אנחנו נותנים את המענה לגופי הביטחון, לגופי האכיפה, למעצרים גם על ידי משטרת ישראל וגם על ידי צה"ל בתוך המתקנים, איך אנחנו בעצם נותנים מענה מבצעי. אנחנו פועלים להעלאת הדריכות המבצעית, לתרגולים, לאימונים מואצים, לתגבורים בכל מה שקשור למערך המבצעי כדי להגיע מוכנים לרמדאן. בעקבות התרעה מודיעינית שהייתה לפני מספר חודשים קיימנו הערכות לקראת שביתת רעב שיתכן שתיפתח, שביתת רעב רחבה. אני אחרי מבצע של "משחקי מלחמה" בראשותי, רב-ארגונים עם כל נציגי הארגונים על מנת שגם נחדד את השיח המשותף וגם נגיע מוכנים לקראת התמודדות עם אתגר כזה של שביתת רעב רחבה. כמובן שאנחנו נערכים גם לתרחישים אחרים כמו הפרות סדר רב זירתיות, תקיפות של סגל או אירועים אחרים. אני אציין שכבר בחודש האחרון אנחנו נמצאים עם צעדי מחאה מתונים של האסירים הביטחוניים, עולים ויורדים, סביב סוגיית תנאי המחיה שלהם. אנחנו נוהגים באפס סובלנות כלפי הפרות סדר או הפרות שפוגעות בביטחון בית הסוהר. זה כולל גם פינויים של אגפים, זה כולל כמובן גם ענישות ובידודים. זה האתגר המבצעי. אני אגיד כמה מילים לגבי האתגר הכליאתי. שירות בתי הסוהר נמצא בכ-1,500 כלואים באופן כללי מעל תקן הכליאה, כך שגם ב"שומר חומות" בשנה הקודמת השב"ס קלט 1,700 עצורים בשלושה שבועות במאמצי הצפפה ובשיתופי פעולה עם כל הגורמים. כמובן שההצפפה מחייבת אישור משפטי להצפיף בתוך בתי הסוהר ואנחנו פועלים לשם כך. יש לנו תוכנית סדורה לקליטת בין 500 ל-800 כלואים גם בהמשך לבקשת יו"ר הוועדה להרחיב את המענה הכליאתי מעל 500 כלואים, וכמובן שגם בשב"ס השמיכה קצרה ואנחנו עם סדר גודל של 500 סוהרים פחות מהתקן. אנחנו במאמצי גיוס אבל גם אצלנו ניכר שהחוסר המשאבי בתעסוקה ובכוח אדם הוא משפיע ואנחנו בהחלט ניערך גם במישור הזה להסתות של כוח אדם למתקנים הביטחוניים ככל שנידרש. נמצא פה הסגן שלי וראש אג"מ שיפרט בכמה משפטים את ההיערכות המבצעית. בבקשה. תודה, בוקר טוב, האתגרים המרכזיים שאנחנו מתמודדים, שב"ס בעת הנוכחית זה ארבעה אתגרים מרכזיים: יישום בפועל של השינויים של תנאי המחיה, היערכות כוללת לשביתת רעב רחבה, מה שהנציבה פירטה בקצרה ואתמול פורט בהרחבה אצל יושב-ראש הוועדה, שיבוש שגרות ביטחון באגפים הביטחוניים, והאתגר המרכזי ביותר זה שימור ביטחון הסגל שלא יפגע. מדיניות שב"ס, אני אעבור עליה בקצרה, בידול בין-ארגוני, שימור בתי הסוהר כזירה משנית, צמצום השפעה בין הפנים לבחוץ על מנת לא ליצור זירות חיצוניות נוספות. הדירקטיבה של הנציבה והדירקטיבה הארגונית שמוחלת יום יום היא אפס סבלנות כלפי חריגות משמעת של אסירים ולא משנה אם זה ביטחוניים או פליליים. תגובה מיידית, אפס סבלנות. מענה כליאתי מאוד מורכב, הנציבה פירטה בנושא. שיתוף פעולה בין-ארגוני רחב ורב מקצועי. אנחנו בשנתיים האחרונות כמו שהמפכ"ל פירט וגם הנציבה פירטה, ברמת מוכנות מאוד טובה איתם, והמש"מ הארגוני שהיה שבוע שעבר הוכיח את זה. הפעלת הכוח באופן הדרגתי על מנת למנוע שחיקה של הסגל. ההיערכות המבצעית של שב"ס, עשינו קבוצות תכנון, שולחנות עגולים עם גורמי חוץ, מש"מ בכירים רב ארגוני בהובלת הנציבה, אימונים ותרגילים ברמת מחוזות, יחידות וכרגע יש לנו קורס מפקדים שמסיים את ההכשרה שלו בתרגיל בכל המחוזות, מעבר לכל מחוז וכל מפקד יחידה שאמור לעשות את זה. זה בנוסף כי זה הכשרה שלהם. השלמת אמצעים ומלאים, מסדרי מפקדים באופן יום-יומי. במש"מ "ארץ רעשה" שהמשטרה כרגע בשיתוף המשרד מובילים, בתרגילי שטח שאנחנו נהיה שם וכמובן כפי שאמרתי, קורס מפקדים. הלקחים הארגוניים מ"שומר חומות", אז זה שיתוף חוץ ארגוני רציף ואיכותי למידת היכולות הארגוניות, דיברנו על זה פה, הסדרת הפעלת יחידת נחשון ומצדה, ת"פ משטרת ישראל בעת אירוע סד"צ אזרחי לשם הכפלת הכוח, אני ממליץ שוב בנושא הזה, המפכ"ל יודע את זה, ומשבר כוח אדם, הנציבה דיברה.

תודה. עד כמה זה באמת רלוונטי לקחת כוח כמו, נחשון, אני יודע שכבר עושים את זה, אבל כוח כמו מצדה להשתמש בו? בעבר בבריחת האסירים, בחיפושים נעזרנו בכוח מצדה, כוח מיומן. אנחנו נותנים לו את ההסמכה לפעול עם הסמכויות המשטרתיות כשצריך. יש תאום פעולה מלא בין שב"ס לבין משטרת ישראל. מישהו מחברי הכנסת? בבקשה, יאסר. בוקר טוב לכולם, זה בעצם דיון חשוב מאוד ואני ארצה לאמץ כמה משפטים מנייר העמדה שכתבו יוזמות אברהם. זה בעצם משהו שממש מתאר את המצב. הם כתבו בסוף שהרמדאן או החודש של התבוננות פנימית, התקרבות לאל, משפחתיות וחסד עם עניים ובעלי מצוקה. הם מזהירים מפני התלקחות העלולה לפרוץ בעקבות התבטאויות קשות, מכלילות וגזעניות המגיעות מהדרגים הבכירים ביותר. זה נקודה מאוד חשובה. אני מקווה שהדרגים הבכירים וממשלת ישראל תלמד ולא יהיו לה התבטאויות משרים או בתוך הממשלה, התבטאויות גזעניות שזה יכול להדליק את המצב. יש להרגיע את הרוחות הן מבחינת השיח הציבורי והן מבחינת ההתנהלות בשטח מול אזרחים שומרי חוק המבקשים לממש את זכותם לפולחן דתי לפי אמונתם. רוב האנשים מגיעים לאל אקצה להתפלל, מיעוט, ממש בקצה של אנשי שבאים לא לכוונה הזאת. אני רוצה להאמין שמשטרת ישראל כמו שלמדו מכל התקופות שעברו, שילמדו וישכילו איך בעצם להתעסק עם האנשים ואיך להימנע, לתת לכל האנשים בעצם להגיע. זה אחת ההמלצות, להימנע מעיכוב או הגעה של אזרחים מוסלמים לירושלים ולמסגד אל אקצה. כל הסדרי התנועה זה דברים שיכולים לייצר לחץ לאנשים, אז כדאי לקחת את זה בחשבון.

תודה רבה חבר הכנסת יאסר חוג'יראת. מישהו נוסף רוצה לשאול שאלה? בקשה, חבר הכנסת סימון מושיאשוילי. בוקר טוב לכולם. היושב-ראש, יישר כוח על הדיון. יישר כוח לכל הנוגעים בדבר שהגעתם. מצטרף לידידי. הדיון חשוב ביותר. אני עושה העתק-הדבק למילים שלך עם תוספת קטנה אבל חשובה. השמירה על הרגיעה, השמירה על החוקים, על הרגישות שבדבר, על הרגישות שבחודש הזה לעולם המוסלמי בכלל ואנחנו כאן בפרט, אצלנו בשכונה שלנו, צריך להיות משני הצדדים, יאסר. גם המנהיגים בצד השני כמובן צריכים לא להיתפס לכל מעשה או פרובוקציה הן מהצד האחד והן מהצד השני. אנחנו לצערי מנוסים, מלומדים בנושאים האלו, ובעזרת השם נסמוך על כוחות הביטחון שידעו לכלכל את צעדם בתבונה, באופן מקצועי. אין לנו משהו אחר. בעזרת השם.

הכנסת צבי ידידיה סוכות. שלום, אני אמנם הגעתי מאוחר, לא שמעתי את ההתחלה של דברי המפכ"ל, אבל אני רוצה לדעת הם מבצעים מעצרי מנע לקראת חודש הרמדאן? אני יודע שבעצם בשנים האחרונות וכל פעם לפני חג הפסח, שזה אירוע יחסית מינורי, נעצרו הרבה יהודים בחשד להשתתפות בסוג של פרובוקציה של הקרבת קורבן פסח, או לפני מצעדי גאווה נעצרו הרבה אנשים במעצרי מנע, אז השאלה שלי האם נעצרו אנשים במעצרי מנע לקראת הרמדאן? שאלה שנייה באותו הקשר על מאקרמה סברי, המקרה הידוע. אני יודע שאחרי שהוא נחקר הוא עדיין המשיך להסית והוא הגיע לבית של ההורים של המחבל משועפט והוא דיבר שם ושיבח את השהידים וקרא, אני אצטט: "אביו של השהיד ואימו של השהיד יהיו בגן עדן אם ירצה האל, בארמון שמיוחד להם" וכו'. האיש הזה כמו שאנחנו יודעים, הוא מסית המון. השאלה היא למה הוא לא במעצר? תודה. קודם כל לגבי סוגיית מעצרי המנע, התשובה בקצרה,

לגבי הסוגיה השנייה של ההסתה, דיברנו על זה פה ארוכות ונתנו התייחסות, אז אני אסתפק במה שאמרנו קודם. עוד מישהו? בבקשה, חבר הכנסת יוסף עטאונה. תודה רבה כבוד היושב-ראש. אני חושב שכל השיח סביב הרגישות של חודש רמדאן והנפיצות והנבואות השחורות שמנבאים, אני מקווה שלא יתגמשו. חשוב מאוד שהשיח גם מפוליטיקאים וגם מהפיקוד הבכיר של המשטרה וכוחות הביטחון יהיה שיח שלא מסית לא יוצר פאניקה שיכולה להעלות את הרגישות. בל נשכח דבר אחד, שחודש רמדאן זה חודש הכי קדוש למוסלמים. יש רגישות ולכן חשוב שתפקידו של הפיקוד הבכיר של המשטרה לאפשר בצורה בטוחה, ברורה לכל מי שצריך לעלות למסגד אל אקצה בכדי שיקיים את הפולחן הדתי, לקיים את הלילות ברמדאן, כי זה הפולחן דתי הכי קדוש למוסלמים במשך כל השנה, לכן הרבה תלוי גם בהתנהלות כוחות הביטחון והמשטרה לאפשר לאנשים להגיע, כי אנשים מגיעים לאל אקצה במטרה אחת, להתפלל, לקיים את הפולחן הדתי, את התפילות שלהם. צריך לאפשר את זה בצורה בטוחה, ברורה בלי פרובוקציה מכל מיני גופים ולא להיגרר אחרי השיח המסית בציבוריות בכלל כלפי רמדאן, כלפי המוסלמים וכלפי המצוות שלהם. זה תפקיד של המשטרה ואני מקווה שתעשו את זה.

ההערה שלך נרשמה. תודה רבה לשירות בתי הסוהר, לנציבה ולסגנה. נציב כבאות והצלה ארצי, אייל כספי, בבקשה. בוקר טוב לכולם, הרשות הארצית לכבאות והצלה כבר שבועות עושה עבודת מטה סדורה עם כל הארגונים, עם המשטרה, עם שירות בתי הסוהר. בעיקר אנחנו מפיקים לקחים על הפעילויות שהיו בשנים קודמות. לפני שראש אג"מ יציג פה את המצגת שמשקפת את ההיערכות והמוכנות שלנו ברמה האסטרטגית, אני חייב לומר ש"שומר חומות" הפתיע ואכזב מאוד את הרשות הארצית לכבאות והצלה כי זאת הפעם הראשונה שלוחמי אש הגיעו להציל אנשים ותקפו אותם באופן אגרסיבי, באופן חמור מאוד. כל מטרתם הייתה הצלת חיים. הפקנו לקחים מזה ואנחנו באמת פועלים במעגלים שבהם אנחנו צריכים או אבטחה של המשטרה באזורים שבהם המשטרה כמובן מובילה את האחריות והיא הפוקד והשולט, או באזורים שבו הצבא הוא הפוקד והשולט, כי לוחמי האש שלנו הם באים אך ורק להציל חיים והם צריכים את סביבת ההגנה שבהם הם באמת יוכלו לעבוד. שיתוף הפעולה הוא מצוין, הפקות הלקחים יושמו. כתבנו תורות לחימה גמישות שבעיקר מאפשרות לדרג הפיקודי המאוד בכיר לקבל החלטות בכל סיטואציה וסיטואציה, כי למדנו שכל אחת היא שונה, המניעים שונים, המרכיבים שונים ולכן סוגיית החשיבה לפני הפעולה היא הנושא באמת המרכזי והדומיננטי. ראש אג"מ ייתן את הסקירה האופרטיבית ואני אסכם אחריו. בבקשה. (הצגת מצגת) בוקר טוב, כמו כל גוף מבצעי, יש אירועים שהם בבחינת באמת ציון דרך היסטורי. "שומר חומות" עבורנו בהחלט אירוע כזה ומאז מאי 2021 אנחנו ערכנו סדרה של תחקירים, מפגשים מקצועיים ועבודת מטה כדי להגיע יותר מוכנים. אני חושב ששיאה של מערכת ההכנות היא בגיבושה של תוכנית "שעת מבחן" שמתואמת עם משטרת ישראל ושב"ס. אני חושב שהשיא צפוי להיות בתרגיל בשבוע הבא. כמה הנחות יסוד שהובילו אותנו בבניית התוכנית, אז ברור לנו שחודש הרמדאן הוא מאיץ ואנחנו זוכרים היטב את הזליגה מהזירה הווירטואלית ב"שומר חומות" לזירה המבצעית ברחוב. כך אנחנו מתייחסים לעניין הזה. הדבר השני זה סוגיית ההיערכות המקדימה כתנאי לשיבוש הפתעה. אנחנו לא מתכוונים להיות הפעם מופתעים. מטבע הדברים לקחים עוסקים במה שלמדנו בעבר. אנחנו גם משתדלים לנסות לשרטט את דפוסי המערכה החדשים וכיצד זה ישפיע עלינו בהיבט האופרטיבי. כב"ה כארגון לאומי שהוא מהווה ניסיונות לפגיעה, לצערנו זאת הייתה חוויה חדשה עבורנו. בדרך כלל כוחות הצלה פועלים בסביבה שהם מניפים דגלים לבנים. אנחנו חווינו פעם ראשונה סביבה עוינת. הייתי אומר יותר מזה, לעיתים אף יוזמת פיגועי משיכה. כך התייחסנו לזה. סוגיית הפעילות במרחבים המאוימים צריך לזכור שמערך הצלה, זה לא הייעוד שלו לפעול במציאות כזו, לא ממוגן עד הסוף, לא חמוש, ואנחנו תחת המטריה של משטרת ישראל. אנחנו גם מוטרדים מהפניות שיהיה למשטרת ישראל במתיחה רחבה לייצר לנו את התנאים המבצעיים. הדבר האחרון, סוגיית מערך המילואים. אנחנו עושים עכשיו עבודת מטה מאוד אינטנסיבית עם צה"ל גם כדי לאתר, גם כדי להכשיר מערך מילואים כדי שתהיה לנו עתודה מבצעית. מילה אחת על האתגרים המבצעיים. הייתי אומר שמגוון האיומים הפוטנציאליים, אנחנו גיבשנו תרחיש ייחוס, שורה ארוכה של אתגרים לרבות פח"ע,

כולל סוגיית בתי כלא בהם מתארחים אסירים ביטחוניים. גם על זה יש לנו תוכנית משולבת יחד עם שב"ס. אפשר לראות את הנתונים של הפגיעה בצוותי לוחמי האש ב"שומר חומות", לא מעט, למעלה מ-200. נושא מיקוד המאמצים, אז דבר ראשון סוגיית איסוף המידע אני קורא לזה או המודיעין שלנו, ברור שזה בגוף מבצעי אבן יסוד ותנאי לטיפול בהפתעה. אנחנו בעניין הזה נקיים שולחן עגול עם משטרת ישראל כדי לראות איך אנחנו מפתחים את הערוץ הזה בצורה טובה יותר, בזמן אמת. דבר שני זה סוגיית הרציפות התפקודית. מערכה ממושכת היא מבחינתנו אתגר פיקודי אמיתי בהקשר של העובדה שאנחנו קצרים במשאבים, בסוף ארגון קטן. סוגיית אבטחת הכוחות עוז הרוח והנחישות להצלת חיים לא תיפגע אבל ברור לנו שיצירת תנאים מבצעיים ואבטחת המרחב זה יהיה תנאי לכניסה שלנו. הדבר האחרון, גם להגיד מילה אחת על השילוביות הבין-ארגונית. אני יכול להגיד, מקבוצת התכנון דרך נוהל הקרב וסיומו בתרגיל עם משטרת ישראל, בהחלט התקדמות משמעותית. לגבי עקרונות הפעולה, כמה דגשים קטנים. אחד, דיבר הנציב על גמישות והמעבר ממצב למצב. דבר שני, אנחנו ערים ברגישות פיקודית ובתבונה. בסוף יש לנו לא מעט לוחמים מוסלמים. יש לנו תחנה על טהרת המגזר בגוש שעבדה עם משטרת ישראל בצורה מדהימה. יושב פה דורון. פשוט ללמוד את זה, איך במציאות מאוד רגישה ונפיצה מפעילים כוח כזה ויוצרים הידברות ושיתוף פעולה. הדבר הנוסף זה סוגיית הפיקוד מלפנים ויותר אני לא ארחיב על מה שמצוין במצגת. לגבי לקחים, אז תחום המודיעין, דיברנו. אנחנו עם פער מבני בכב"ה בהקשר הזה, שמטפלים בו. אנחנו יודעים להתמודד עם המתחים בין ערכיות המשימה מול פוטנציאל האיום. הדבר האחרון שנדבר זה סוגיית התאום הבין-ארגוני. אנחנו גם גן סדור של נוהל הקרב שאישר אותו הנציב. אני אגיד עוד דבר אחד. הנציב לאחרונה גם אישר מענה חלילה לאירוע בהר הבית. אנחנו ראינו את הדליקה שהייתה ב"שומר חומות" כתוצאה מזיקוקים. אנחנו היינו יחד עם תורג'מן שם. גם לזה עשינו תוכנית וסיומה תהיה כמובן כמו שעושים כל דבר, מודל מבצעי ברשות הנציב ומסדר מוכנות.

אני אסכם את ההיערכות. הרשות הארצית לכבאות והצלה הפיקה לקחים, בנתה תורות לחימה, הצטיידה באמצעים נדרשים כדי לבצע פעולות גם בסביבות מורכבות. אנחנו בתיאום ובשיתוף פעולה גם עם משטרת ישראל ועם כלל גורמי החירום. יש לנו אמנם פער בסוגיית המודיעין אבל אנחנו מאמינים שנצליח לגשר בעזרת שיתופי הפעולה הטובים שיש לנו. הרשות ערוכה ומוכנה לטפל בכל אירוע ואני מזכיר לכולנו, אנחנו מגיעים כדי להציל חיים ושיאפשרו לנו באמת לעשות את העבודה בצורה הטובה והמהירה ביותר.

תודה רבה לנציב שירות כבאות והצלה. חבריי, חבריי הכנסת, מישהו רוצה לשאול שאלות? בבקשה, חבר הכנסת עמית הלוי. קודם כל רציתי לומר משהו עקרוני בדיון הזה, חשוב לי שהוא יהיה על השולחן נוכח ההערות של חברי הכנסת הקודמים. ההיבט הדתי שהזכרת הוא כמובן היבט מאוד חשוב ודווקא אנחנו,

מדינת העם היהודי לא רק מקדמים את זה בכלל, מקדמים את זה בברכה רבה ממש, הקשר עם האלוהים, הצדקה, כל הדברים החשובים שהג'יהאד במונח הטוב שלו, אבל אנחנו גם בוגרי הג'יהאד החיצוני ואנחנו מכירים גם אותו כמונח דתי. אנחנו יודעים מה זה הג'יהאד הקטן שפתאום הופך להיות גדול מאוד וענק, ואת הדבר הזה, אדוני יושב-ראש הוועדה, לא שאנחנו שומעים בפינות או כמו שהזכרת, איזה מיעוט שמגיע. בסרטים שאני ראיתי פעם אחר פעם, לא פעם אחת, אולי היה מי שהתחיל אבל ראיתי עשרות רבות, אדוני המפכ"ל על ההר בקריאות שאני חושב שאתה לא תתקשה לתרגם אותן כאן, קריאות נוראיות בשם הדת, שאין חילול דת גדול מזה, אז לכן אני לא חושב שמדובר פה על איזה דבר קטן. דווקא הקידום וההנחה כאן על שולחן הוועדה של חשיבות הקשר עם אלוהים והנוכחות שלו בחיי חברה וכל הדברים הגדולים שמי כמונו, הציביליזציה העברית מאמינים בה וגם מעודדים אותה, אבל הקו בין הג'יהאד הגדול לקטן, הקו בין עולם דתי שלם, מאורגן, ולא סתם שהזכיר חבר הכנסת סוכות את מאקרמה. זה דוגמה. אנחנו מכירים את זה מתשתית מאוד עמוקה בקרב האחים המוסלמים בעולם ובקרב ישראל, ובטוח שהמפכ"ל עוקב אחרי מודיעין גם בהיבט הדתי. מה הקשר של רמדאן לג'יהאד? זה בדיוק השיח שאני הזהרתי ממנו. אתה שיבחת ובצדק את זה שהאסלאם, ואני מחזק את מה שאתה אמרת, שיש הרבה מאוד דברים טובים שהאסלאם מקדם, שקשורים למשפחה ולצדקה ולכיבוד הורים ולתפילה כמו שהזכרת, אבל איכשהו רק רציתי להזכיר לך שלא נעלם מעינינו שמאותם מקורות דתיים לא פעם אחת ולא פעמיים לא במקום רחוק, כאן אצלנו. זה לא שהילדים שהזכיר המפכ"ל, שלוקחים אקדחים ויורים.

מישהו אימן אותו לא רע בכלל, הבחור מלפני שבועיים, אבל חוץ ממה שהוא אימן אותו,

מישהו חינך אותו, מישהו הטיף לו. אם אתה רוצה את כל רשימת ההטפות במסגדים,

אני מוכן להעלות אותם פה בוועדה בדיון מסודר.

זה לגמרי הדיון. הרמדאן לא צריך אישיו. זה חודש קדוש לאפשר לאנשים לקיים את הפולחן והתפילה שלהם. חבריי חברי הכנסת, בואו נתקדם. אני גם התפלאתי כמוך, למה לעשות דיון פה את כל גורמי הביטחון? הרמדאן זה חג דתי. יש עניין פה לעשות רעש גדול? הכול non issue,

אז כנראה שזה לא ככה ואני מניח את זה כי כל ההיבט הזה, גם בחוק אגב, שיש לו כל מיני סייגים בהקשר של הסתה דתית, אנחנו צריכים להתייחס לזה כיוון שאנחנו מאוד מכבדים מחשבה דתית וקשר דתי, ומאוד מאוד לא מכבדים אותה ושוללים אותה כשהיא באה כנגד היסודות של הדת עצמה,

זה הערה ראשונה. והוועדה בראשותי ערה ומתכוננת לדברים האלה וזה חלק מהדברים שעלו אתמול. השיח הזה, חשוב שהוא עולה פה ובואו נשמור עליו פה. השאלה השנייה זה לגבי הכבאות. אתה הזכרת ואני רוצה שזה יעלה על השולחן בדיוק, שמבחינתך תנאי כניסה של כוחות כבאות והצלה אחרי הניסיון הרע והמר שהיה לנו, יהיה אבטחה של המרחב. אני רוצה לוודא לפחות שאכן לא כבאים נכנסים, אחרי זה חוטפים. חיי אדם של הכבאים הוא לא פחות וגם לא יותר,

אין שום סיבה לסכן שתנאי המרחב, וזה צריך להיות מאוד ברור מול המפכ"ל, אבל באמת מאוד ברור מול המפכ"ל מה התנאים,

נכנסים. כשאתה עושה פעולה יזומה לסכן מישהו, אז האחריות היא עליך קודם כל לא לסכן אם אתה מסכן אותו, לכן מה תנאי הכניסה,

זה מאוד חשוב לדעת שיהיה ברור שלא נגלה את עצמנו בסוף איזה אירוע שישבנו פה ודנו באירוע וכבאי סיכן את חייו בגלל שהוא נכנס למרחב לא מאובטח. הערה נכונה מאוד ונדמה לי שגם הבנתי מדברי נציב כבאות והצלה וגם אתמול בדיון שאכן אנחנו יודעים להתחבר לזה, ואני מבין שזה גם יתורגל בתרגילים הקרובים. זה גם יתורגל. זה גם סוגיה ששינינו את כל המענה האופרטיבי על פי תפיסה קיימת אל התפיסה החדשה שבה הגדיר ראש אג"מ פיקוד מלפנים, ולכן באירועים כאלה תמיד דרג הפיקוד יהיה בכיר מאוד, שיוכל לבצע החלטות מתואמות עם הדרג המקביל שלו במשטרה. הם עובדים על זה בשיתוף פעולה גם בשגרה, יעבדו על זה גם בשיתוף פעולה במצבי חירום ולכן סוגיית הפיקוד היא מאוד בכירה בתהליך קבלת ההחלטות. יש אירועים מורכבים ובשביל זה אנחנו מאמנים אותם להיות מפקדים. יש להם החלטות לא קלות שהם יצטרכו לדעת לקבל ובשביל זה אנחנו גם מתרגלים. גם ניערך, גם נהיה קשובים ונתמודד עם כל האתגרים. תודה רבה על ההתייחסות. אנחנו נעבור עכשיו להתייחסות של הגופים הנוספים שנמצאים כאן. הזמן שלנו קצר, המלאכה רובה ובעל הבית זה המשפחה שלי, לוחצת שאני אסיים פה עד 10:50, כי אמרתי לכם, אני ב-11:00 נושא נאום בכורה. זה לא פחות חשוב לי לפחות באופן אישי. בבקשה, נציב הערים המעורבות. אני נציג עיריית רמלה. ברמלה בהובלת ראש העיר שלנו מיכאל וידל, אנחנו נערכים לרמדאן, אנחנו נערכים לחגי ניסן וגם כל תרחישי הפס"ד שאנחנו מכירים. יש פורום מנהיגים אצלנו בעיר שאחת לחודש הוא מתקיים, שבו נמצאים כל המנהיגים של העיר,

כולם יחד ובו מועברים מסרים. שומעים אותם ומדברים על העיר ומה ניתן לעשות. נפגשנו יחד עם מפקד המשטרה, אביעד, עם האימאמים לגבי המואזינים, כל מה שקורה. העברנו מסרים ברורים. המשטרה דיברה שם באופן חד וחלק, אנחנו נאפשר תפילות אבל לא נאפשר הסתה ולא נאפשר דברים כאלה. היינו בהערכת מצב גם בנושא, שמקיים ראש העיר בוועדת מל"ח. אנחנו בכלל מדברים גם על רעידות אדמה וגם ירי טילים וכל התרחישים שאנחנו מכירים. אני חייב לציין שהשת"פ שלנו עם תחנת המשטרה הוא רצוף. אתמול אנחנו סיימנו הכנות לפורים עם כל האפשרויות והתרחישים האפשריים. אני רוצה לומר לך שבעיר שלנו עד עכשיו פרסנו 450 מצלמות וגם כל מיני אמצעים אחרים וסיבים.

זה מעט בהשוואה ללוד שיש כבר מעל 1,200. אני לא מדבר על ערים אחרות. אנחנו כן ממתינים לאישור של "עיר בטוחה", מה שהזכירו כאן חברי הכנסת הנכבדים. זה היה כבר בתוכנית. יש לנו 43 אתרים כאלה. מאוד יעזור לנו הפריסה הרחבה. תוודא בתקציב הקרוב שרמלה נכנסת לתוכנית של safe city כמו לוד ועכו. תלחצו כדי שהשר יביא את זה ואז גם לכם יהיה safe city. אנחנו לוחצים. יש תקציב, רק שהוא הוקפא. קיבלנו הודעה שזה הוקפא.

בכל מקרה המפכ"ל הזכיר ואמר שזה חוסר של כוח אדם. מורגש מאוד. אני כאיש משטרה לשעבר מרגיש את זה מאוד. חסרים ברמלה 32 שוטרים. זאת עיר מעורבת. אנחנו מדברים על מגוון של תרחישי ייחוס אבל בסוף אין שוטרים. מזל שיש לנו שיטור חזק ועוד גורמים נוספים אבל זה לא מספיק. זה היסטוריה ברמלה של חיים משותפים. בדרך כלל הם טובים. אני לא מדבר על הפלילי שמידי פעם אנחנו שומעים פה ושם, אבל יש היסטוריה. ערים מעורבות, אני חושב שצריכים להיות מתועדפות גם בכוח אדם וגם באמצעים וגם תקציבים. אני הייתי פה לפחות בשני דיונים כאלה נוספים. דיברו אבל אני מקווה שבאמת נרגיש את זה בסוף, בשורה התחתונה שיש כאלה. מאז שני הדיונים עזבו הרבה מאוד שוטרים את משטרת ישראל בגלל השכר.

אני ממש אתמול פגשתי שוטר שאני מכיר אותו, שהוא אמר לי שהוא מסיים בסוף החודש. זה לבכות. בן 27 שעוזב בגלל שכר ובגלל שחיקה. זה מטורף.

אמנם רמלה היא הראשונה שחזרה לשגרה, מי שזוכר, ב"שומר החומות" ב-2021, אבל עדיין נגרמו לנו נזקים כבדים: תשתיות, בתי כנסת נפגעו, דברים אחרים. ראש העיר הפך עולמות בשביל לשקם את זה, אבל אנחנו גם נפגענו קצת באמון וגם במרקם. את זה אפשר לומר ששיקמנו בשנה, שנה וחצי האחרונות. אנחנו נשמור על זה ואנחנו גם לא ניתן שזה יפגע. "שומר חומות" 2021 לא יחזור בהפתעה כמו שהוא היה.

תודה רבה לך על ההתייחסות. אנחנו רשמנו לעצמנו ואני יכול להבטיח לך שלפחות הוועדה בראשותי תעקוב אחרי יישום הדברים האלה, למרות הציניות שמביאה לידי ביטוי מידי פעם חברת הכנסת מירב בן ארי שהייתה יושבת-ראש של הוועדה הזו בעבר.

אני הצהרתי שאני לא הייתי מצביעה על תקציב המדינה אם לא יהיה העלאה של שכר שוטרים, כי אם אין העלאה של שכר, שוטרים ימשיכו לעזוב וזה לא יעזור שיטור עירוני ופיקוח עירוני.

שזה מצוטט בכל מקום, ואני סומכת על אדוני שיעשה אותו דבר כי היד שלך בתקציב המדינה היא זאת שיכולה להביא את התקציב להגדיל את השוטרים, גם את הסוהרים כמובן. תודה, מירב. אפשר רגע לדבר בשם עיריית ירושלים? עוד רגע אני אתן לך. בוא רגע ניתן למד"א כי הוא עוד גורם שעובד בשטח ואולי מהחשובים שבהם בסופו של דבר. וגם הם מותקפים, אגב, אדוני היושב-ראש. גם הם מותקפים כשהם נכנסים, ונוהל האבטחה צריך להיות גם לגביהם, לא רק כב"ה. דיברתי על זה עם המפכ"ל והוא הבטיח לי שגם לזה יש מענה. בבקשה, מי הנציג של מד"א שמדבר? בוקר טוב לכולם, אני מנהל מחלקת כוננות ומבצעים במד"א. כעיקרון מבחינתנו כמובן צוותי מד"א פועלים בכלל הגזרות כפי שהיה ב"שומר חומות", ולעיתים נמצאים גם כמובן בסיכון במהלך ההפס"ד. קיימות לנו תחנות הזנקה בתוך הכפרים וביישובים הערביים וחשוב להכיר את זה. אנחנו נערכים ומשתתפים בכלל הערכות המצב, ופועלים בשיתוף מלא עם משטרת ישראל ועם צה"ל. כמובן נמצא פה המפכ"ל ומפקד מחוז ירושלים. לאור ההיערכות לרמדאן אנחנו באמת עם תפיסות הפעלה מתואמות ונמצאים ברמה מלאה בשיתוף פעולה וכמובן עם כלל גורמים החירום האחרים. נותנים דגש להיערכות בתפילות יום שישי בירושלים אבל כמובן נערכים לתפילות יום שישי בכל רחבי הארץ. מבחינתנו כמובן אנחנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם הסהר האדום. קיים לנו שיתוף פעולה עם כלל ארגוני המתנדבים שפועלים להצלת חיים בכל רחבי הארץ. אנחנו מותאמים ומתאמים את רמת הכוננות שלנו לפקודות המבצעיות של משטרת ישראל גם ברמה המרחבית וגם ברמה הארצית. נקודה אחת שחשוב להדגיש.

אנחנו לא מתוקצבים להיערכות לרמדאן אבל כמובן משקיעים משאבים רבים ופועלים ככל יכולתנו לתת מענה לאירועים שמתפתחים. יש תגבור מיוחד לערים המעורבות? יש תשומת לב מיוחדת לכיוון הזה? בהחלט. אנחנו משתתפים בכל הערכות המצב בהתאם להתרעות, להפרות הסדר שמתקיימות וכיוצא בזה. אנחנו מתגברים משמרות, אנחנו מעלים את רמות הכוננות.

בהחלט אנחנו נערכים באופן ייעודי בדגש על יום שישי וגם לאורך כל השנה כמובן. שתי דקות לנציג העיר ירושלים, ואחרי זה חברי הכנסת יקבלו את הבמה שלהם. בבקשה. אני יועץ ראש העיר למזרח ירושלים. עיריית ירושלים שבתוכה חיים 400,000 תושבים במזרח ירושלים, חלק בלתי נפרד מהאוכלוסייה ומהתושבים שלנו. אנחנו יחד בשיתוף פעולה עם המשטרה כבר שנים רבות מבינים שהחלק שלנו, החלק האזרחי, ואני רוצה רגע לשים פה גם את החלק האזרחי בדיון כי עד עכשיו הוא פחות בא לידי ביטוי. אנחנו מבינים שאם לא ניתן אלטרנטיבה, אז לתושבים יהיה דברים אחרים שהם ילכו ויחפשו אותם, לכן אנחנו כעירייה החלטנו להכפיל השנה פי ארבע את התקציב שהשקענו בשנה שעברה ברמדאן, באירועי תרבות ובכל הדברים, גם לפזר אותם ברחבי העיר וגם להתמקד כמובן באזור שער שכם ואזור העיר העתיקה. מכיוון שחבר הכנסת עמית הלוי שאל, אז אני אומר פה ליושב-ראש הוועדה שאנחנו מבקשים 5 מיליון שקלים בשביל הדבר הזה. זה לא הרבה כסף למדינת ישראל. אנחנו חושבים שדרך ה-5 מיליון שקלים האלה אנחנו נוכל למנוע הרבה מאוד הוצאות אחרות ולשמור על מרקם חיים ואלטרנטיבה, אני מדבר בעיקר על אלטרנטיבה לרוב האוכלוסייה שהיא כן רוצה לחגוג את הרמדאן. אנחנו מאמינים בכך שאם אנחנו ניתן להם את האופציה לצאת מהר הבית או ללכת להר הבית כשילדים עם משפחות יחגגו שם בכל האירועים שגם היו שנה שעברה, אנחנו ראינו ואנחנו גם יודעים את זה דרך גורמי הביטחון השונים שזה מנע הרבה מאוד אלימות. מעבר לכך אני רוצה לבקש לפני הרמדאן לא לקשור כל דבר שהוא עבירה אזרחית ישר למישור הביטחוני. אנחנו מרגישים את זה שלפעמים מחברים עבירות שהן אזרחיות, וברגע שאתם מחברים את זה ואומרים שזה משילות,

שזה חשוב לנו מאוד, אוטומטית כל האוכלוסייה הולכת לכיוון של ביטחון, ביטחון. כל מי שחושב האם הוא רוצה להיגרר לזה או לא,

לכן אנחנו נמשיך לעשות את המשילות יחד עם משטרת ישראל ויחד עם כולם. אנחנו צריכים רגע להיות פה המבוגרים האחראים ולהפריד. מעבר לזה אני רוצה לנצל את הישיבה הזאת לקרוא לוועדה להגיע למזרח ירושלים. אני חושב שזה חשוב מאוד שאתם פעם אחת תעשו סיור במזרח ירושלים. תבינו מה זה 400,000 איש ש-50 שנה לא השקיעו בהם. תבינו מה זה החינוך הפלסטיני ותבינו למה יש את כל ההסתה. הלילה יש את הדיון של התקציב לגבי תוכנית חומש. אני קורא פה לכולם לא לשים 2.1 מיליארד שקלים כמו שהיה בתוכנית החומש הראשונה, אלא לשים לפחות 5 מיליארד שקלים שזה אנחנו שמנו, ואנחנו מציגים בדיוק איך אנחנו רואים את צמצום הפערים במזרח ירושלים. אנחנו מאמינים שב-long run זה הפתרון. יש פה אנשים שעושים ימים כלילות ואנחנו רואים אותם ואנחנו יודעים שהם עושים משימה שהיא כמעט בלתי אפשרית, אבל אם אנחנו במקביל לא ניבנה את כל השנה שהרמדאן יהיה באמת אירוע השיא של החג כמו שהציגו פה, בסוף כולנו מבינים, מה שיקרה בירושלים ישפיע על כל מדינת ישראל במקרה הקטן, ועל כל המזרח התיכון במקרה הגדול. התייחסותך החשובה נרשמה והזמנתך התקבלה. אנחנו נבוא. בבקשה, יאסר. אני רוצה לשאול את מפקד מחוז ירושלים האם יש תיאום של משטרת ישראל עם הוואקף באל אקצה? ודאי. יש שיח, ממשקי עבודה סדורים. דברים מעבר אני לא אפרט כאן. חבר הכנסת אלמוג כהן. תודה אדוני היושב-ראש. אני שומע באמת את העבודה החשובה שעושים כאן, ומרגיש לי שאנחנו טיפה הולכים סחור-סחור. בסוף כל הארגונים האלה נותרו מאחור כאשר הפער של המשק, הפער הטבעי של הצמיחה הטבעית גדל. המשכורות גדלו, התקציבים גדלו והם נותרו מאחור. דווקא בימים האלה, אדוני היושב-ראש, להביא כסף מחר בבוקר. אי אפשר להחזיק היום שוטרים, אי אפשר להחזיק ציוד, אי אפשר לתחזק את הרכבים. דיברו כאן חבריי על החוסר שקיים בכל היישובים. בסוף השירות שהשוטר בקצה או הסוהר בקצה נותן, הוא לאוכלוסייה רחבה בדגש על המשטרה, כי בסוף השיטור הקלאסי, שיטור המקוף הוא זה שאחראי בפירוש על החלונות השבורים וגם על איכות חייהם של האנשים. לפעמים עבירת חניה או חסימת תנועה יכולה להיגמר באירוע של רצח, ולכן אדוני היושב-ראש, כרגע האתגר העיקרי הוא להשיג כסף במיידי. שהמדינה תבין שיש פה אירוע בסדר גודל קולוסלי שמחייב להכניס את היד לכיס ולהביא כסף. הכסף הזה לא הולך לטובת וילות בארסוף, ודווקא בתקופה הזו חשוב אדוני היושב-ראש לתת על זה דגש ביתר שאת,

אנחנו כמובן מגבים. מילים כדורבנות. כן, בבקשה חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות. קודם כל אני רוצה לשאול את הבחור ממד"א, דיברו פה ממכבי האש על זה שהם הותקפו במהלך "שומר חומות". ממך לא שמעתי. אמרתי בתחילת הדיון שכן היו מצבים שבהם צוותים שלנו הותקפו. תקפו ניידות שלנו. כמובן תקפו צוותים שלנו. זה חלק מהתהליך וכמובן לאור הנושא הזה אנחנו מתואמים עם המשטרה גם בליווי, גם בכניסה ליישובים וגם בהגנה על הצוותים שלנו. הדברים בהחלט קרו. המוקד המשותף שלכם עם איחוד הצלה עדיין עובד? לא קיים מוקד משותף עם איחוד הצלה. קיים מוקד של מגן דוד אדום שכולל את כלל ארגוני ההצלה במדינת ישראל ופועלים תחת הפעלתו של המוקד של מגן דוד אדום. גם איחוד הצלה וגם ארגוני ההצלה האחרים, קיימים עוד 22 ארגונים ברחבי הארץ שמופעלים תחת מוקד מגן דוד אדום. נשמע את איחוד הצלה, בבקשה. בוקר טוב לכולם, אני מנהל אגף מבצעים באיחוד הצלה. בקצרה ממש, אנחנו בהיערכות מקדימה לקראת הרמדאן, 6,500 מתנדבים בכל הארץ פרוסים בדגש על הערים המעורבות. אנחנו תגברנו את האזורים האלה, בין אם זה במתנדבים, בין אם זה באמבולנסים וכוחות הצלה. אנחנו מסייעים פה לכל גורמי החירום,

משטרה,

מד"א כמובן. אתה משתתף איתם בתרגילים? חלקם הקטן. המטרה שלנו בסוף זה להגיע תוך 90 שניות. האנשים שלנו מגיעים בדרך כלל ראשונים לזירות, ואפשר לשאול פה את כל האנשים. מגיעים, נותנים מענה מציל חיים. אנחנו מבצעים תרגילים פנימיים שלנו עד כמה שניתן. חשוב מאוד לשמור על שיתופי פעולה בין כל הגופים. זה משהו שהוא חשוב למען האזרח בקצה. הפוליטיקה והדברים האחרים לא מעניינים כרגע. אנחנו צריכים להתמקד באזרח שצריך לקבל מענה. תודה.

צבי, תמשיך בבקשה. שאלה למשטרה. מפקד מחוז ירושלים, אני יודע שבחודשי רמדאן שעברו היו מקרים שבהם הדרך לשכונות שמעון הצדיק,

מה שאתם מכנים או לשכונת מעלה הזיתים נחסמה בדרך כלל בימי שישי. האם עושים משהו כדי שזה לא יקרה שוב? שאלה שנייה לגבי מה שאמר פה הבחור מעיריית ירושלים. עד כמה אתם רואים באמת את הקשר בין אירועי תרבות שהעירייה מממנת ומעודדת לבין ירידה בטרור?

אני אתחיל מהשאלה השנייה. קודם כל פעילות קהילתית מצמצם פשיעה. זו הנחת עבודה שצריך להחזיק בה, ואכן הפעילות שמבוצעת יחד עם העירייה ויחד עם השוטרים הקהילתיים מאפשרת לאותם נורמטיביים לקיים את חופש הפולחן וליהנות מחוויית החג. אתם רואים את זה בנתונים? אנחנו רואים את זה בנתונים. מתחיל הרמדאן באופן לעיתים רועש יותר ולאט לאט האירועים דועכים. הפעילות הקהילתית אכן נותנת פנאי לאותם אנשים. אתה רואה את זה משמעותית בשער שכם. אתה רואה את האנשים מתמקדים בחלק ההווי החברתי ולא בהשלכת בקבוקים ואבנים. לגבי השאלה השנייה. כפי שציינו בפתיח, לדעתי לא נכחת, אנחנו נדרשים בסוף במקביל לרמדאן, לחג הפסח ולאירועי הפסחא, שלושה מועדים גדולים עם קהל רב שמגיע, כל אחד ליעדו. לעיתים הצירים נפגשים. במצבים האלה אנחנו נדרשים לבצע ניתוב קהל גם בהיבטי בטיחות, גם בהיבטי חיכוך אפשרי ומאפשרים לכל אחד להגיע מהדרך שאנחנו מגדירים לצורך העניין. הדרך הזו משתנה, וכן, העיר העתיקה לעיתים מקבלת עדיפות למועד הזה שמשרת דת אחת, ולעיתים למועד הזה. אם ניקח את הנוצרים, במסעות הצלב הם הולכים על הויה דולורוזה, אז באותו שלב שהם על הויה דולורוזה, המוסלמים יכנסו מהצד המערבי וההיפך, כשהם מגיעים לשבת האור לכנסיית הקבר, אז הם יכנסו להר מהשערים הצפוניים. יש שכונות שנצורות. מעלה הזיתים ושמעון הצדיק שהם לא יוצאים מהבית. כל תושבי מזרח ירושלים, גם היהודים, הם עם תעודות תושב שיודעים להכיר אותם השוטרים במערכים. יש תפיסות צירים שברגע שהם נמצאים עם ריבוי אנשים, רכב לא יכול לנסוע במקביל, אבל כל תושב מגיע וכל מי שחפץ להגיע לכותל, מגיע. אותו כנ"ל להר הבית. לעיתים הוא יופנה לנתיב אחר כי אותו נתיב עמוס או במתפללים או בהולכי רגל. אנחנו יודעים לבצע את הוויסות הנדרש בהתאם ליעד המבוקש. בשנה שעברה היו אירועים גם במעלה הזיתים וגם משמעון הצדיק שההנחיה שלכם הייתה לתושבים, בשעות האלה אתם לא יוצאים מהבית. שטויות. לא היה דבר כזה. אני הייתי פה. לא קרה ולא היה ואני בעצמי הייתי בשייח ג'ארח, שמעון הצדיק. לא היה דבר כזה. הטענה היא שבמעלה הזיתים גם לא היה? אתה לא צריך להתייחס לזה בכלל. אני אומר בורה ברורה, כל תושב יכול לפנות גם במקרה שהוא לא זוהה או שיש לו אורח, הוא יכול לפנות למפקד בשטח. אני בחפ"ק מקבל את כל הנתונים וגם אם צריך לסייע לו, הוא יקבל את הסיוע. כל אדם מגיע למחוז חפצו בצורה הבטוחה ביותר ואנחנו נדאג לזה.

רק להשלים טיפה את מה שהמשטרה אמרה. יש לנו נתונים מגובים שאני אדבר איתך על זה אם תרצה אחר כך בארבע עיניים, אבל חד ערכי. זאת הסיבה שאנחנו הכפלנו פי ארבע את התקציב ואנחנו נשמח לעזרה. אני אומר את זה שוב. מצוין. זה היה בדיוק חלק מהמטרה של הדיון הזה, גם לייצר את החיבורים האלה ולהכיר את האנשים שעוסקים בעניין. משרד ראש הממשלה, בבקשה. בוקר טוב, אני מהמטה לביטחון לאומי. ראש הממשלה קיים בשבוע שעבר דיון היערכות לרמדאן עם השרים הנוגעים בדבר ועם ראשי הארגונים. בדיון הזה ניתנו הנחיות ברורות של ראש הממשלה לקראת הרמדאן להיערכות של כלל הגופים. העקרונות המרכזיים שמנחים את ההנחיות של ראש הממשלה זה קודם כל בראש סדר העדיפויות שמירת ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, סיכול טרור, מניעת טרור וכל הפעולות שמטרתן למנוע ולהתמודד עם אירועי הטרור שחווינו ושאני מניח ומקווה מאוד שלא יקרו עוד כאלה. שמירת חופש הפולחן כפי שדובר פה, מדובר על תקופה מאתגרת שבה יש שלושה חגים. שמירת חופש הפולחן זה עיקרון חשוב נוסף לאפשר לכל הדתות, לכל הקהילות לחגוג את החג, גם למוסלמים, גם ליהודים, חג הפסח וגם לנוצרים, כפי שנאמר, חג הפסחא. העיקרון השלישי זה שיפור המוכנות וההיערכות לכל התרחישים כולל לתרחישי הסלמה שיכולה כמובן להתפתח. העיקרון הרביעי זה הטיפול הנרחב בהסתה. דובר על זה פה. בעקבות הדיון הזה הוקם אותו צוות הסתה של השר לביטחון פנים שהזכיר אותו המפכ"ל. העיקרון החמישי זה השת"פ, זה התיאום העמוק והרחב בין כלל הארגונים, שהוא מרכיב חיוני במערכה הלאומית, בהתמודדות הלאומית עם האתגרים של התקופה הזאת. כמובן שבמהלך התקופה הקרובה ועד לרמדאן ובמהלך הרמדאן יתקיימו הערכות מצב שוטפות שבהן יתקבלו החלטות נוספות בהתאם להתפתחויות.

עוד מישהו ממשרדי הממשלה? חברת הכנסת מירב בן ארי, בבקשה.

אני מתנצלת על האיחור ואני גם צריכה ללכת מייד אחרי זה, אז סליחה קודם כל. אז את גם מתנצלת על זה שאת בורחת מהר. אני מתנצלת אבל הכנסת צריכה להתחיל ישיבות ב-09:30. מה לעשות, יש כאן הורים לילדים קטנים. אמנם כולם פה גברים ואני האישה היחידה, אבל זה צריך להתחיל ב-09:30. אני הקפדתי על זה ואני יודעת שאתה תמיד קשוב. אני חושב שאפשר להגיע פה להסכמות עם העניין הזה,

אתם חבורה של גברים, אז אתם לא מבינים בזה כלום. לא משנה, הלאה. כנראה שאם לא היה לי היום נאום בכורה, זה היה מתחיל ב-09:30. עליך אני סומכת.

אמרתי את זה גם מהתחלה. עכשיו אני רוצה להגיד כמה דברים בקצרה, כי שוב, אני צריכה לפגוש חברת פרלמנט שהגיעה במיוחד לארץ. אני רוצה להגיד משהו אחד, קודם כל להגיד תודה רבה לכל ארגוני ביטחון פנים שהיה לי הזכות לעבוד איתם, המפכ"ל, הנציבה, נציב הכבאות, כמובן כל מי שהיה פקודים שעומדים מאחוריהם, על העבודה שאתם עושים לאורך כל השנה ובמיוחד בחודש הזה. החודש הזה הוא חודש רגיש. הוא חודש שלפני שנתיים עלה ב-13 אנשים שאיבדו את החיים שלהם במהלך "שומר חומות", אזרחים טובים שנהרגו כאן. אנחנו כנבחרי ציבור, יש לנו אחריות להנמיך את הלהבות. היה לנו כאן דיון מצוין אתמול, דיון סגור. לא אכנס לפרטים שלו, אבל גם היושב-ראש וגם חברי הכנסת יודעים שיש אחריות להנמיך את הלהבות. יום שישי מתוכנן יום זעם בתוך בתי הכלא, של אסירים ביטחוניים. כל זה בעיקר נובע מהחלטות פופוליסטיות שלא מתכנסות כראוי, ובמקום לחכות אחרי שהרמדאן יסתיים, מביאים עלינו את האירוע הזה. אני הבעתי את עמדתי עוד כשהייתי יו"ר הוועדה, שהקבינט חייב לקחת את מסקנות ועדת קעטבי שחלקן אומצו כבר על ידי שב"ס, צריך לומר, ולדעת מה הוא הולך להרחיב. אתה רוצה בתנאי המחיה? אין בעיה, אבל שכל השרים במדינת ישראל יבינו את ההשלכות, כי אם ביום שישי חס וחלילה יקרה אירוע בבתי הכלא הביטחוניים ובו סוהרים או סוהרות ישלמו, כולם צריכים להבין שיש כאן אחריות מאוד גדולה, ואני מצטערת אם הדברים שלי הם חמורים, אבל אני מאוד מאוד מוטרדת. אמרתי את זה גם בדיון הסגור,

לא ניכנס לפרטים ותודה על הדיון החשוב הזה שהיה כאן אתמול, של ועדת בט"פ. אנחנו חייבים למנוע פגיעה בחיי אדם. נעבור למשטרה ולמפקד מחוז ירושלים שיש לי הרבה הערכה למה שהם עושים, כולל שהיו צריכים לפרוץ כאן להר הבית והיה כאן את כל הגיבוי של הממשלה בשנה עברה שהיה את הפריצה להר הבית בגלל האבנים ובגלל דגלי חמאס ובגלל באמת כל מה שהיה. בוודאי שהממשלה גם הזו בטוח שתגבה, אבל עדיין אנחנו לא רוצים לסכן,

כשמפקד המחוז מדבר על קהילה, אז לראות את שער שכם עם אותם רוכלים ואותם אנשים שנמצאים שם כדי להנמיך את הלהבות, זה גם התפקיד שלנו. יושבים חברי כנסת פה במשכן ומתסיסים את מדינת ישראל. היה כאן רמדאן בשנה שעברה שהתנהל אחרת לגמרי. אפשר גם השנה לעשות את זה. אני יודעת שאתה מבין את גודל האחריות שיש בידיך. אמר אלמוג, תביאו כספים. אין דבר כזה. אם אין תקציב מדינה, היא לא מקבלת כסף. מירב, אבל אין זמן לחכות לתקציב מדינה. מה לעשות, זה החיים. אפשר להקדים תקציבים ולקזז את זה כשיהיה תקציב מדינה. אי אפשר להמתין ואת יודעת את זה יותר טוב מכולם פה. אני יודעת מצוין כי היה לי גם הזכות לעבוד עם שר האוצר ארבע שנים. לא נופל לא על הנציב, לא על הנציבה ולא על המפכ"ל כסף מהירח. כן אפשר להסב תקציבים אבל בתוך המצוקה התקציבית שגם ככה הם נמצאים, מאיפה תביא את הכסף? לכן מה שאני אומרת, שהדרך לעבור את הרמדאן הזה זה קודם כל להפחית את הלהבות ולהנמיך אותן, כי אם תסכן כאן חיים של לוחמים, אז מה עשית בזה? בכלל אין לי זמן להיכנס לפיתות ולמקלחות. אין לי זמן לזה. דעתי, אני אומרת אותה כל הזמן. לא אכפת לי עכשיו מפופוליזם, אכפת לי מחיי אדם, ואם אנחנו רוצים לשמור על השוטרים שלנו, על הסוהרים שלנו, על הכבאים, על כל מי שנמצא כאן בכוחות ההצלה גם צריך לומר, יש לנו אחריות. ראינו רמדאן בשנה שעברה, הוא התנהל אחרת והיה מצעד דגלים והייתה פריצה להר הבית שעלו הלהבות. אף אחד לרגע לא הוריד מההתרעה של מדינת ישראל, אבל עדיין לא נפגעו כאן אזרחים ולא שוטרים ולא אנשי כוחות ביטחון. אני סומכת עליך שתדע גם אתה, אדוני היושב-ראש, להפחית את הלהבות האלה כי פשוט אנחנו מסכנים אותם. אנחנו שולחים אותם בלי כלים לתוך מלחמה פשוט מיותרת שיכולה להימנע. אני אגיד לך עוד משהו, אלמוג. אני הייתי בסקירה של מפקד המחוז כמובן בתפקידי אז, והוא הראה לי את שער שכם ברמדאן, איך הוא נראה. כן, עם רוכלים ומקומות שנמצאים שם. יש שוטרים ויש מג"בניקים. כולם שם, אבל ואלה, אתה יודע, האירוע לא התפוצץ. החודש הרגיש הזה, אנחנו צריכים לעשות הכול כדי למנוע שהוא יתפוצץ לנו בפרצוף. תודה. תודה רבה על ההתייחסות המאוד חשובה הזאת. בבקשה, שם ותפקיד. אני ראש תחום ביטחון בפרקליטות המדינה. הפרקליטות היא רגל מסיימת. אנחנו במוכנות ובליווי הן של השב"כ, הן של המשטרה ככל שיש צורך בכך, הן כמטה והן עם פרקליטות מחוז ירושלים. בעקבות "שומר חומות" קיימנו הפקות לקחים הן עם השב"כ והן עם המשטרה על מנת לטייב גם את החקירות וגם את האיסוף הראייתי והסבר מה נדרש כדי להעמיד לדין. אנחנו נסיט פרקליטים לצורך התיקים האלה במידת הצורך ונתגבר את מחוז ירושלים במידת הצורך. בכל מקרה בדומה ל"שומר חומות", גודל השעה וחשיבות ההרתעה חשובים לנו ולכן בתיקים המתאימים אנחנו נבקש מעצרים עד תום ההליכים, נייחס נסיבות מחמירות של מעשי טרור ומניע גזעני. אפרופו מה שעלה פה על צוותים רפואיים, אחד מכתבי האישום היותר חמורים שהוגשו זה ביחס לפינוי של שוטר באמבולנס שתקפו את האמבולנס ולא אפשרו את הפינוי שלו. התיק הזה הוגש בגלל הנסיבות המחמירות כמעשה טרור של פגיעה בשירותים חיוניים. זהו מבחינתנו. התייחסות חשובה מאוד. עוד מישהו ממשרדי הממשלה? הבנתי שיש פה נציג של העיר עכו? דקה בבקשה. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב המפקד. שבתאי היה המפקד שלי בקורס מדריכי לוט"ר, אז יש לי הכבוד. תיראו, ההיערכות של העיר עכו לכל מה שקשור, לפני שנתיים באמת חווינו את "שומר חומות" בצורה אגרסיבית וקשה. כל ההיערכות של גופי העירייה ושל תחנת המשטרה כי אי אפשר לעבוד בלי זה, הבקשה שלי היחידה, הרשות מכינה את עצמה. החזרנו את כל המצלמות שאמורות להיות ויש לנו היערכות של אגף ביטחון מאוד גדול, אבל אני אומר את זה פה בעיקר לשבתאי. בלי היערכות של משטרה, ושנה שעברה זה עבד יופי. ריכזנו כוחות ומצלמות בכל נקודות החיכוך כולל אנשי חינוך והכול.

בלי זה, אני אומר פה, זה לא יעבוד.

ירון בוסקילה, הביטחוניסטים, בבקשה. אנחנו נמצאים 30 יום לפני הרמדאן. השעה דוחקת בעיקר לתושבי ירושלים אבל לא רק להם, גם לתושבי הערים המעורבות, זאת מכיוון שיש גורמים אסלאמיים רדיקליים,

שרוצים להפוך את הרמדאן לרמדאם, וראינו את זה גם בשנים האחרונות, ואולי גם לאחד בין חג הקורבן לרמדאן, שאנחנו יודעים בדיוק מי הקורבן. אין לי כוונה לתת עצות למשטרה. הם עושים את העבודה שלהם נאמנה ובמומחיות רבה, אבל אני רוצה רק להגיד כמה דברים שאני חושב שכציבור אנחנו מצפים מבחינה ביטחונית. ראשית, הצירים לאופן שבו צריך לגשת לרמדאן מבחינה ביטחונית, היא שכדי לייצר ביטחון צריך להגדיל נוכחות ולא לצמצם אותה. אני אומר את זה כי יש תפיסה שגויה, אגב גם בצבא, שצמצום נוכחות בהר הבית, אולי גם בשכונות הקשות במזרח ירושלים, אפילו צמצום המעצרים ביהודה ושומרון הוא המפתח בעצם לשקט, אבל אני חושב שהוא בסופו של דבר דווקא מפתח להתפרצות. אני רוצה להגיד גם בעניין הזה לצורך העניין כמי שהיה בעבר מנהל עיר דוד בירושלים, שבשנים האחרונות ברמדאן, מתוך שבע כניסות לעיר העתיקה לעיתים רק שתיים היו אפשרויות בצורה בטוחה. אפילו אגד היו צריכים להסית את האוטובוסים והכניסות היחידות שהיה אפשר להיכנס בצורה בטוחה זה שער יפו ושער ציון, כי להגיע לשער האשפות זה היה מאוד קשה בגלל זריקות אנשים. אני רוצה להגיד ממש בקצרה, אפילו דרך האקרוסטיכון של הרמדאן מה לדעתי צריך לעשות. הדבר הראשון ר', זה רשתות חברתיות. זה כלי מרכזי להסתה והכוונה ואני חושב שצריך לפעול דרך הרשתות החברתיות למעצרים, להרחקות ואפילו בפרסומים שיש בהם מאפיינים פליליים-לאומניים צריך לבדוק כיצד להרחיב את הסמכויות כדי לעצור ולהרחיק אנשים שמסיתים. מ' בנושא מילואים ומשמר לאומי שאני מקווה שיקום. כולם מסכימים שצריך להגדיל את הסד"כ של המשטרה, שצריך להגדיל את המשאבים של המשטרה. אין אזרח שמערער על זה. אני חושב שאת גיוס פלוגות מג"ב צריך להקדים ממש בסמוך לרמדאן, וכמובן לתקצב את המשטרה בהתאם כדי שיוכלו לגייס מילואים בצורה נינוחה וללא לחץ תקציבי. דבר נוסף, ד', בנושא דין. צריך לסיים את הליכי החקיקה, שנושא ענישה מינימלית לזורקי אבנים, אם נסיים את זה אני חושב שזה יעזור מאוד למשטרה וגם לבתי המשפט לסגור את הדין עם זורקי אבנים ומי שמחולל מהומות. לא אמרתי את ה-א', נושא של אינדיקציות ואיתור. שילוב זרועות בין השב"כ לבין המשטרה, להרחיב את הסמכויות של השב"כ בכל מה שקשור למסיתים.

נוכחות. ככל שתהיה יותר נוכחות ביותר שכונות, ביותר מקומות, ככה האזרחים ירגישו הרבה יותר בטוחים. אני כמובן מכיר את המשטרה, סומך את ידי עליהם שיעשו את העבודה נאמנה, שנעבור את התקופה הלא פשוטה הזאת בצורה טובה בעזרת השם. תודה רבה על הניתוח הראוי. יוזמות אברהם, בבקשה לקצר כדי שאני לא אצטרך להפסיק אתכם באמצע. שלום לכולם, אנחנו יושבים כאן ושומעים התייחסויות לחודש הרמדאן כאל חודש מתח,

שמצריך נוהל קרב כפי שראינו במצגת, והיערכות של כוחות מילואים. מבחינת רוב האזרחים המוסלמים זה חודש קדוש,

מעשי חסד וכדומה. ההתבטאויות האלה עלולות לתפקד כנבואה שמגשימה את עצמה. צריך לזכור שמשטרת ישראל צריכה להתנהל באופן שוויוני ולתת מענה לביטחון האישי גם לאזרחי ישראל המוסלמים. אותו דבר מחייב התנהלות מותאמת ומיוחדת מצד המדינה כדי לאפשר למוסלמים לקיים את מנהגי הרמדאן מתוך זכותם לחופש דת ופולחן.

זיקוקים למשל זה לא מנהג דתי, שכן אנחנו כן רוצים שיטפלו בזה. שמחנו לשמוע את מפקד המחוז שנותן דגש על חופש הפולחן והבטיחות שאמורים להיות במוקד ההיערכות. בקצרה ברמה קונקרטית מה צריך לעשות: חשוב להימנע מעיכוב או מניעת הגעה של אזרחים מוסלמים לירושלים ולמסגד אל אקצה. חשוב גם לערוך הסדרי תנועה וחניה לעשרות אלפי המאמינים. לא לצאת כל פעם, אין מקומות חניה ורק דוחות ודוחות ואין מקום להחנות לעשרות אלפי האנשים שמגיעים לירושלים. אנחנו מבקשים גם להזהיר מפני הסלמה שעלולה לקרות בעקבות התבטאויות קשות כפי ששמענו גם מקודם, מכלילות, גזעניות שהן מגיעות גם מדרגים גבוהים. יש פשוט להרגיע את הרוחות.

יפה מאוד, ההערה נרשמה בטאבו. שני הדוברים האחרונים ואחרי זה נאפשר לחברי הכנסת התייחסות נוספת. בני פרץ, דקה. אל תיתן לי להפסיק אותך. כבודו, אני עשיתי כמה ראשי פרקים. אני רוצה להגיד לך, כבודו, דבר אחד. אנחנו אלה שיוצרים את האווירה. אני אתמול גם לגבי הבדואים, בדיון אני אמרתי, אין בדואים, יש היום פלסטינאים. אני אז הזהרתי כשהתחילו להביא את הפלסטיניות. עם הלידה נותנים לו תעודת זהות שלנו. זה מה שקיבלנו. אני אחד שהזהיר שנים. עוד מוואדי ערה התחלתי להזהיר כשהתחלתי לראות איך זה מתנהל. "שומר חומות" לא. אני אמרתי, אנחנו עם כבוש, תיזהרו, הם מתכננים עלינו. כל פעם הם בודקים אותנו על התגובות שלנו. מדברים על הערבי. אין ערבי היום שפעם היה לו כבוד. אבא אומר משהו, הוא מוריד את הראש. היום הם חיים, הנוער והכול בשטח, ברחוב. אז אני בא מהמגזר הבדואי ואני אומר לך שאתה לא צודק. אני חי עם הערבים יותר ממך ואני מכיר את הקוראן יותר ממך. חבר הכנסת ואליד, אני מבטיח שאני אתן לך את זכות הדיבור. תפילה אנחנו לא מונעים. מקום קדוש, יש כאלה שאין להם. מה שאתם רואים בשטח, אלה, אי להם כבוד. אלה מפרים. ראית מה עשו בפעם האחרונה בתוך אל אקצה, כדורגל, נעליים. זה מקום קדוש?

יש סוג מסוים של נוער שאתם צריכים לשנות את הפאזה שלכם ולהבין, אם לא נפעל, אנחנו עם כבוש בארצו. אני הזהרתי. לך לפייסבוק שלי. שנים אני כותב את זה ואני אומר מה מתכננים, ואני לא רוצה לפתוח את זה עוד פעם פה ולתת דוגמאות. שנים אני פה. גם הרמטכ"ל פה.

אתה לא יכול להגיד, הצבא לא יתערב. אנחנו צריכים להיכנס, לנקות את כל השטח. תראה מה קרה בשועפט. אני אתן לך דוגמה.

אל תכריח אותי להוציא אותך. בבקשה תן לי רק להגיד. בשועפט ראית בן אדם פתח את המכולת, שרפו לו אותה. זה בן אדם שרוצה לחיות, רוצה לעבוד. אנחנו לא מטפלים בקטנות. בני, נתתי לך דקה. אל תתפרץ מעבר לזה. אני נותן לך את הדוגמה מה קורה. אני לא צריך דוגמאות. האזהרות שלך והניסיון שלך נלקחו בחשבון. לא צריך פה להדליק עכשיו את האש.

אתה מדליק ועכשיו תודה. מוריס הירש, בבקשה, דקה. תודה רבה אדוני. שתי הערות. אנחנו מברכים כמובן על הדיון החשוב, אבל הוא רק חצי מהכוס המלאה. הצד השני והצד שמסית במיוחד זה הצד הפלסטיני. הרשות הפלסטינית שמשתמשת בחודש הרמדאן כל שנה ושנה להסית. כמה ציטוטים משנה שעברה: "אל אקצה בסכנה", "היהודים מטמאים את אל אקצה". דרשן אחד באל בירה: "תרומם אותנו בחיסול היהודים המרושעים". אלה שלוש אמירות קצרות שנקלטו רק בשנה שעברה בדגש על התססת השטח לחודש הרמדאן. בזמנו, ב-2015 2016 הייתי פרקליט איו"ש. לצד הצוות של השר לביטחון לאומי לענייני הסתה חייב לפעול צוות של הצבא, של פרקליטת איו"ש שיפעל לעצור ולהעמיד לדין את האנשים האלה, כי הם אלה שבאמת מצליחים להשפיע באופן נרחב מאוד על דעת הקהל, אמירות שנשמעות בכל המסגדים. הצד השני וההערה הנוספת, גם את זה חוויתי לצערי יותר מידי על בשרי, הנושא של שביתות הרעב בשב"ס. ב-2014 2015 הוועדה הזאת עסקה באופן נרחב ביותר לתיקון של פקודת בתי הסוהר כדי לאפשר התמודדות אמיתית עם שביתות הרעב. גם אחרי שבג"ץ אישר את המתווה ואת החוקתיות של המתווה, לצערי הרב, למיטב זכרוני וידיעתי המתווה לא יושם אף פעם. אנחנו צריכים להגיע למצב שמחבל ששובת רעב מבין שיש שוט לצידו ולא כפי שאנחנו רואים כל פעם במיוחד עם שביתות הרעב האחרונות, שמגיעים לאותה נקודה של כניעה של מדינת ישראל במקום להפעיל כלי שנלחמנו עליו בוועדה הזאת. הוועדה הזאת העבירה באמת ברוב אומץ ובית משפט עליון אישר. אין שום סיבה בעולם שזה לא יופעל כדי להתמודד עם הדברים האלה. אתמול שמעתם גם סקירות נרחבות על איך מתכוונים גם בשב"ס וגם במשרד המשפטים להפעיל את הכלי הזה ולגדוע את האירוע הזה כבר מראשיתו. תודה רבה מוריס הירש. אני מזכיר, רומא לא נבנתה ביום, ודרך אגב, גם לא נהרסה ביום. אנחנו ניקח את ההערות ואת הזמן ובאמת נפעל לתיקון. חבר הכנסת ואליד, בבקשה. בוקר טוב לכולם, אני מברך על הדיון הזה. אדוני היושב-ראש, מכובדי המפכ"ל, אין ספק שאנחנו מברכים על כל דיון שהוא יכול להביא לשקט באזור בכלל וגם במחוז ירושלים. המטרה של כולנו לייצר שיח מכיל, שיח סובלני על מנת להגיע למצב שלא יהיה בלגאן באזור, לא יהיו התפרעויות, לכן המטרה של כולנו שיהיה שקט באזור. אני רוצה להגיד למשרד ראש הממשלה. אני בא מהחברה הבדואית בנגב. קורה משהו שם ביומיים האחרונים. יחידות אכיפה מחלקות צווי הריסה בכמויות עצומות. אני נבחרתי לפני שלושה חודשים. המטרה שלנו גם לשמור על השקט בחזית של הנגב. אנחנו לא רוצים עימות, אנחנו רוצים הידברות עם האנשים. משרדי הממשלה חילקו ב-48 השעות האחרונות, אדוני המפכ"ל, מעל 500 צווי הריסה. עכשיו הורסים בערערה בנגב אצל משפחת אלרול. המשטרה לא מחלקת צווי הריסה. המשטרה רק מסייעת לגופי האכיפה לבצע את עבודתם. אתה צודק ואני אמרתי, משרדי הממשלה. לא אמרתי המשטרה. חשוב לנו לשמור על שקט גם בנגב. אני שומע את הצעירים. לפעמים הורסים לאנשים שלא נשארה להם קורת גג, ולכן המטרה שלנו היא לייצר שיח, לדבר עם האנשים. אנחנו לא רוצים תסיסה באזור הנגב ולא בקרב הצעירים. חשוב לכולנו לשמור על שקט גם בירושלים, גם בכל הארץ וגם בנגב במיוחד.

חבר הכנסת ואליד, תודה רבה. מכובדיי, נציב כבאות הארצי, נציבת שירות בתי הסוהר והמפכ"ל, אם יש לכם משהו נוסף, אני אשמח לשמוע.

קודם כל אני מודה ליושב-ראש הוועדה על הדיון והצפת הסוגיות. בניגוד לכל מיני פרסומים שרצים, משטרת ישראל ערוכה לרמדאן בצורה טובה ביחד עם כל הכלים והאמצעים שעומדים לרשותה, בתיאום כמובן עם כל השותפים. אין ספק שאנחנו לאורך ציר הזמן נמשיך לעשות הערכת מצב, כמו שנגע פה נציג המל"ל, בהתאם להתייחסות של עשרת הימים האחרונים. אני פה מנצל את ההזדמנות ואת הבמה לפנות לממשלת ישראל להקצות לנו את המשאבים הנדרשים על מנת שמשטרת ישראל תוכל לעמוד באתגרים שניצבים בפנינו ובראש ובראשונה שכר השוטרים, ופה אני מנצל את הבמה הזאת כי אין משטרה אחרת, וכמובן אני גם מתייחס לגופי הביטחון, השב"ס וכב"ה. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולאחל לכל הדתות, ליהודים, למוסלמים, לנוצרים שיזכו לחגוג ולקים את פולחן החג בבטחה ובכבוד הדדי בין כולם. תודה רבה. בבקשה, הנציבה. אדוני היושב-ראש, מכובדיי כולם,

אני מודה גם כן על קיום הדיון החשוב הזה וגם על קיום הדיון אתמול במסגרת החסויה. אני רוצה להדגיש ולהגיד שהאתגרים פה הם באמת גדולים ורחבים. אני רוצה להדגיש את השת"פ הבין-ארגוני שהוא חזק וטוב. אנחנו נמשיך לפעול כדי להיות במוכנות טובה יותר ובמוכנות מלאה לקראת אירועים כאלה ואחרים. הסוגיה של שביתת הרעב,

אנחנו נערכים אליה יחד עם גופי הביטחון ויחד עם גופי הבריאות, משרד הבריאות וגופים נוספים, מד"א וכל הגופים שנרתמים אלינו כדי להתמודד עם שביתת רעב ככל שתחל. גם אני רוצה לאחל שנוכל כולנו, כל העדות, כל העמים לחגוג בצורה טובה ושקטה. אייל, נציב הכבאות. אני מצטרף לחבריי. אנחנו בשיתוף פעולה מלא. אני רוצה להאמין שהתקופה הקרובה תהיה באמת חגיגה לכל הדתות.

מוכנים ונעשה את הכול כדי שזה יתאפשר לכולנו. מכובדיי, תודה רבה על הדיון הזה. כמה מילים לסיכום. הרמדאן יקרה גם בשנה הבאה וגם בשנים הבאות. ההשפעה שיש לדיון הזה ולכל הפעולות שאנחנו עושים במקביל, גם לפני, גם אחרי בוודאי בעת הזו, תהיה לה משמעות רבה על כל מה שיקרה פה בשנים הקרובות. שלא יהיה לכם שום ספק, כל פעם שאנחנו מצליחים לטפל באירועים בצורה מסוימת ולתת לתושבים, גם לאלה שמתפרעים וגם אלה שהם מתנהגים כראוי את התחושה שאנחנו נמצאים שם, זה משפיע על הפעולות הבאות. אני חייב לומר לכם ראשי הארגונים, הרגעתם אותי. אני חייב לומר לכם בהמשך לדיון של אתמול, אני הרבה יותר רגוע כי אני רואה את העובדה המאוד פשוטה: הלקחים הופקו גם אם לא כולם בשלמותם וגם אם לא שילמנו, במרכאות או שלא במרכאות את כל מה שצריך כדי שנהיה מוכנים כמו שאנחנו כולנו רוצים. אני מאוד רגוע מכיוון שכולנו מבינים שאין לנו את הפריבילגיה להיות מופתעים עוד פעם, ואת ההלם שחטפנו ב"שומר חומות" אנחנו לא נחווה פעם נוספת וזה מאוד חשוב. אני יודע עד כמה השר לביטחון לאומי משקיע זמן ומאמץ בזה, והוא יודע עד כמה אני גם הולך לבקר את פעולותיו כדי לראות שהעסק הזה באמת קורה. אנחנו משקיעים מאמץ משותף ואנחנו נעשה את זה עוד יותר בימים הקרובים, לכל הנושא של תגבור כוח אדם למקומות שצריך, ותוספת תקציב, בעיקר תגמול למערכים. האנשים שנמצאים פה שאתם מייצגים אותם חייבים להיות מתוגמלים. אני אומר לכם את זה כאחד שגדל במערכת קצת שונה. אני יודע עד כמה זה היה חשוב שם, עד כמה השקיעו בזה שם ואני חושב שנכון לעשות את זה גם במערכים האחרים. ההיערכות והמניעה שמתבצעת בימים האלה ומתקדמת בחלק מן הדברים החשובים גם בהסתה ובתודעה מאוד חשובים. אני חושב שהמאמץ שאתם משקיעים בתחום הזה הוא מאוד חשוב ותמשיכו בזה כי יש לזה בסופו של דבר הרבה מאוד אלמנטים. שיתוף הפעולה ביניכם בהחלט ראוי להערכה. אנחנו ממליצים לכם כמי שעקבו אחרי האירועים לאורך השנים האחרונות ולאור מה שאתם מספרים לנו כרגע, להשקיע מאמץ בכל הנושא של עתודות וגמישות. הם ינסו להפתיע אותנו. אני מקווה שלא יהיה כלום. אני מקווה שבסוף באמת נשב פה בעוד חודשיים ונסכם חודשיים של שקט נהדר וחגיגה שלמה ליהודים, לנוצרים ולמוסלמים וזה יהיה נהדר, אבל אני תמיד יוצא מתוך הנחה הרבה יותר קיצונית שזה לא יצליח לנו, ולכן אני אומר לכם, בואו נראה איך אנחנו באמת בכל הנושא של עתודות וגמישות, כולל אפשרות כליאה נוספות. אולי יהיו מעל 500, אולי יהיו מעל 800, אני לא יודע. אני מקווה שאני לא איש בשורות רעות, הנציבה, אבל צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון. תרשו לי להיות מוטרד עדיין בנושא הערים המעורבות. מתוך מה ששמעתי גם אתמול וגם ברמיזה היום, יש ערים מעורבות נוספות שבפעם הקודמת לא היו ויכול להיות שיכנסו הפעם למשחק, במרכאות ושלא במרכאות. קחו את זה בחשבון. אני גדלתי בעיר כזאת, קוראים לה באר שבע. לא קוראים לה עיר מעורבת אבל אני אומר לכם שכמות האוכלוסייה שנוספה שם בשנים האחרונות, שאיננה יהודית, היא רבה מאוד. אני שומע את זה גם ממנהיגי העיר וחשוב לקחת את זה רק בתור דוגמה ולא יותר מזה. אני גם מבקש לקחת בחשבון את הנגב עם האוכלוסייה הבדואית. דיברו על זה פה. אני מקווה מאוד שהם יבינו שכדאי לנצל את הזמן כדי לפרוח ולשגשג ולא כדי לעשות דברים אחרים, לא על הכבישים ולא בכל אפשרות אחרת. אני ממליץ למי שיכול, למי שיודע לעשות את זה, להשתמש במתנדבים. גם פה ברשותכם אני מכניס את הניסיון האישי שלי. אני ב-13 השנים האחרונות פקוד של האיש הנהדר הזה. בניגוד לכל מה שאתם שומעים וחושבים, אנחנו חברים מאוד טובים ואני מאוד אוהב אותו ומאוד מפרגן לו ואני לא מתכוון לפטר פה אף אחד, אז בואו נרגיע את העניין הזה גם. זה צריך להיות ברור, תנצלו מתנדבים במקומות שאפשר. מתנדבים יודעים לתת אלמנט. אני יודע שיש את זה עכשיו באיזשהו ארגון של ערי ישראל. זה עובד בלוד. לא נתתי לך לדבר אבל הזכרתי אותך. תרשום לעצמך "וי". ברור לי לחלוטין שאנחנו גם צריכים להיכנס לתחום של החקיקה. אלה דברים שעלו אתמול. אנחנו נשלים אותם בתקופה הקרובה. כמו שכבר אמרתי, רומא לא נבנתה ביום ולא נהרסה ביום. אנחנו בתהליך עבודה. אני מודה לכולם על שיתוף הפעולה, על נוכחותכם פה. תודה רבה למנהלת הוועדה, ליועצת המשפטית שלי. חברים, שיהיו לנו חודשיים של חג שמח. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:49.